בוקר טוב. היום ט"ו בתמוז תשפ"ג, השעה 11:30 ואנחנו בנושא הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון עילת הסבירות). אני מקווה שישנתם טוב בלילה. כן, עכשיו שיש לנו שקט בגזרת הרבנות הראשית, והרב יהודה דרעי ישן בשקט,

גלעד פתח בהצהרת פתיחה, כמו שאתם שמים לב. לא, זו לא הצהרת פתיחה. אם אתה אומר שישנו בשקט, אז רק נזכיר מה קרה פה אתמול בלילה ומה אתם הולכים לעשות הלילה הזה. משחיתות לשחיתות. בסדר גמור.

יש מומחים שחיכו אתמול יום שלם ואנחנו נרצה גם לתת להם את ההזדמנות לדבר היום. יש חברי כנסת שעוד לא דיברו. כן, נתת רק זמן להצהרות פתיחה אתמול. אנחנו גם נשתדל לאזן ביניהם.

רוצה לומר גם לטובת הפרוטוקול וגם לטובת הדיוק, כי ראיתי שחלק מחברי הוועדה טרחו לא לדייק בנושא, גם בשבוע שעבר וגם השבוע, למעט שלושה אנשים שהיו אתמול ולא הספקנו לתת להם לדבר, כל מי שנרשם לדבר גם בשבוע שעבר וגם השבוע דיברו. לא כל הארגונים שהגישו ניירות עמדה קיבלו הזדמנות להציג אותם. זה לא נכון. ובכל מקרה אנחנו בעזרת השם ניתן היום לדבר. משה, אתה רוצה בבקשה הצהרת פתיחה. אנחנו משתדלים הצהרות פתיחה קצרות.

אפשר לשאול למה אם יש מקומות לא מכניסים את כולם? למה הוועדה לא פתוחה? זו ועדת חוץ וביטחון?

חבר הכנסת קריב, זה שיקול הדעת שאני מטפל בו, כי גם בכנסת הקודמת וגם בישיבות האחרונות, השבוע, היו כאן חברי כנסת רבים שהגיעו. אני לא מונע כניסה של יועצים פרלמנטריים ואני לא רוצה להגיע למצב הזה, אז אני מאפשר. כאשר המקום בחדר מאפשר, כשקצת יותר מרווח, בסופו של דבר כל יום כולם נכנסו, וגם כך יהיה היום. אבל למה הם לא יכולים להיות מתחילת הדיון? כי לא יהיה נעים להוציא אותם אחרי שח"כים יגיעו. המשנה ליועמ"שית יושב בחוץ. זה נראה לכם סביר? זה לא הגיוני, וגם ניתנה הוראה להכניס את נציגי משרד המשפטים פנימה. איל, תודה. כפי שאתם יודעים, הערות לאופן ניהול הרשימה הם למנהל הוועדה.

ההערות הן אליך, אתה מנהל את האירוע. חברת הכנסת קארין אלהרר, תודה. משה, בבקשה, דקה לרשותך. זה לא מקובל. אני חושבת שאי אפשר להתחיל את הדיון ככה. סגרתם את ועדת החוקה, נהדר. חבר הכנסת משה סעדה, בבקשה תתחיל לדבר. מי שיפריע לך, אני אקרא לו לסדר.

מיכאל כותב מאמר בעיתון הארץ, ובהגינותו כי רבה הוא כותב שמרי אזרחי זה סוג של מכבסת מילים. מרי אזרחי פירושו לעבור על החוק. מרי אזרחי פירושו לעשות מעשה עברייני. אתם, חבריי חברי הכנסת שיושבים פה, שומעים את הדברים ומכירים את הדברים, ומה שאתם עושים, מחככים ידיים בהנאה. יודעים שאתמול בערב, בעקבות אמירות שלכם ומעשים שלכם, נעשות פרעות בחברה הישראלית. אבל זה לא רלוונטי לכם, לא מעניין אתכם שאנשים עוברים על החוק. לך תלמד מה זו הפגנה. חברת הכנסת קארין אלהרר, אל תכריחי אותי לקרוא אותך לסדר. לא מפריעים בהצהרות פתיחה. הפגנה מותר וחייבים לעשות, וזה ראוי ולגיטימי. לעשות פרעות זה אסור. פרעות כמו בחווארה. חבר הכנסת גלעד קריב, אל תכריח אותי לקרוא אותך לסדר. קריב, לשאלתך. פרעות אסור לעשות לא בחווארה ולא בשדה התעופה בן גוריון, כי כולם שווים בפני החוק. ולכן אני אומר, אתם היום מחככים ידיים בהנאה. בסוף אתם תשלמו את המחיר, ולדעתי אתם כבר משלמים מחיר. אתם התחלתם את כל האירוע הזה. חברת הכנסת קארין אלהרר, אני קורא אותך לסדר. למעט מיעוט, הציבור מדיר רגליו מההפגנות הללו, ובעזרת השם למרות האיומים, למרות הפרוטקשן, אנחנו לא נחשוש ולטובת אזרחי ישראל נחוקק. אני מצפה מכם לקחת אחריות.

אם אתה מצפה אז צפויה לך אכזבה. אנחנו נחוקק ואתם תמשיכו עם האיומים. הציבור הישראלי קצה נפשו במעשים שלכם. הציבור הישראלי יוצא בהמוניו נגדכם. הוא לא יוצא, הוא לא בא. אז חבל שלא היית בנתב"ג אתמול. אל תהיה בסרט, משה. אתה המוצנח של ביבי לא תגיד מה הציבור הישראלי עושה.

אתם מפלגה שהולכת להיעלם מהמפה הפוליטית,

אם אתה רוצה לדבר על הסקרים של מפלגת העבודה, בוא נדבר על הסקרים שלכם. נעמה לזימי, אני קורא אותך לסדר, תודה.

נעמה, את בקריאה ראשונה. איך קריאה ראשונה? כי אני קורא לך שלוש פעמים ואומר לך: אל תכריחי אותי לקרוא אותך לסדר, ואת צועקת.

קראתי אותך לסדר פעם ראשונה. אני מקווה שזו האחרונה. תודה רבה. חבר הכנסת קריב, הצהרת פתיחה, בבקשה. דקה לרשותך. אדוני היושב-ראש, בוקר טוב. על איזה לילה טוב ונעים אתה מדבר? הרי אתמול הכשרנו חוק שחיתות מן הדרגה הראשונה בכנסת. אתם קואליציית השחיתות וההרס מתכננים הערב להביא חוק לביזוי הליך בחירות בטבריה, וכבר שמענו אתמול מה קורה סביב החוק הזה.

בניגוד למנהגי, כן אתייחס בהצהרת הפתיחה לעניין הנדון. לרוב הצהרת פתיחה זה לעניינים שעל סדר היום, אבל היום צריך לדבר על העניין עצמו. חבר הכנסת רוטמן, יו"ר הוועדה, אתה נמצא במצב קשה של שיבוש כל מצפן או שרידי מצפן מוסרי שיש לך. זה כאילו המצפון שלך עלה לטיסה ולחץ על הכפתור של מצב טיסה. ניתוק מוחלט. חיילי צה"ל בג'נין, ואתה ממשיך בריצת האמוק. ולך, ד"ר גור בליי, אדוני היועץ המשפטי, שאני מלא כבוד אליך ולייעוץ המשפטי כולו, יש כאן תהליך של דריסת תקנון הכנסת. אתם יודעים עד כמה הדיון הזה לא ממצה ולא ראוי. אני מצפה מכם להשמיע אמירה ברורה. כל הצבעה היום על החוק הזה זה ביזוי מוחלט של הכנסת. תודה רבה, חבר הכנסת גלעד קריב. אל תיעלב מהקטע של המצפון, אפשר לשקם. אנחנו מאמינים בתשובה. שערי תשובה לעולם לא ננעלו.

חבר הכנסת יואב סגלוביץ', דקה לרשותך, בבקשה. בואו נראה מה המשמעות של סבירות לפי שיטת הצעת החוק הזאת. סבירות בטוח לא תהיה פה. זה מזכיר לי בדיוק את הדיון בוועדה אחרת בנושא של תיקון פקודת המשטרה לגבי הסמכויות שביקש בן גביר. מה שקרה אז קורה גם עכשיו. אנחנו שומעים את השרים, אלה שרוצים לשחרר את עצמם מאחריות אומרים בדיוק מה הם הולכים לעשות. עומד דודי אמסלם ואומר: נפטר את היועצת המשפטית לממשלה. הוא אומר את זה בקולו. למה צריך לחכות שיהיה ואז הוא יעשה? הוא מודיע מה יהיה. אומר השר קרעי, שומעים מה הוא אומר. שומעים את השרה דיסטל. אנחנו שומעים בדיוק מה יהיה.

לא צריך להביא טיעונים ולהפחיד את הציבור מה יהיה, אתם אומרים בדיוק מה יהיה. אנשיכם אומרים מה שיהיה. לעצם העניין של הסבירות וההחלטה. כל הנושא של שחיתות, ואני אומר לך עכשיו כאחד שהתעסק בעולמות האלה, אתם מאפשרים שחיתות חוקית בהגדרה, שחיתות מוסדית. הכנסת יוצרת שחיתות מוסדית במדינה שגם ככה רף השחיתות שלה הוא גבוה. אפילו את המינימום שאמר נתניהו, בקולו או לא בקולו, אבל בסוף הוא מפעיל פה את האירוע, כולו לא קרה. לא ריכוך ולא נעליים. בשבוע הבא אני יודע מה יקרה, נקבל את הריכוך ותמחאו כפיים, איזו מדינה נאורה אנחנו. אנחנו לא, זה אירוע מסוכן, ההפגנות יימשכו ואני אגיד לך עוד משהו, זה לא יעבור. תודה רבה. חברת הכנסת נעמה לזימי, בבקשה. דקה לרשותך. תודה רבה, יו"ר הוועדה. קודם כל אני רוצה להגיד שאנחנו נמצאים פה על סיפה של תקופה מסוכנת לחברה הישראלית. יש פה כוונת מכוון לכונן כאן משטר נאמנות. זה עובר בחוק טבריה המושחת וזה עובר בוודאי בביטול עילת הסבירות, והביקורת השיפוטית על הדרג הפוליטי בהחלטות שהן חורגות ממתחם הסבירות. ולכן זה לא רק הפיכת ישראל לדמוקרטיה, אלא כינון משטר נאמנות שבו רק מקורבים או אנשים מטעם יוכלו לתת את הדעת ויוכלו להשפיע. חיסול הדרג המקצועי כליל, והחדרת שחיתות מערכתית לעומקים הכי גבוהים של החברה הישראלית. לי יש שאלה אליך, כבוד יו"ר הוועדה. נודע לי שאתר "שקוף" פנה אליך מספר פעמים על הקשרים בשבועות האחרונים עם פורום קהלת, ואתה לא עונה האם נפגשת עם נציגי קהלת בתקופה האחרונה ומה היה טיב הפגישות של מי שאינטרסים זרים מנהלים את חורבן ישראל מולם. האם נפגשת עם קהלת לאחרונה ומה היה טיב הפגישות, ולמה אתה לא עונה לאתר "שקוף" על השאלות החשובות האלה?

נעמה, הוא נציג קהלת. כל פעם שהוא מסתכל במראה הוא נפגש איתם. בדיוק. הוא נפגש בכל שעות הערות שלו עם קהלת.

תודה רבה, חברת הכנסת נעמה לזימי. מועמד העליון, שלום לך. חברת הכנסת נעמה לזימי, סיימת את זמן הדיבור שלך. אתה כמובן לא תענה. חברת הכנסת קארין אלהרר, דקה לרשותך. שלום למועמד העליון של רוטמן, ד"ר אביעד בקשי. מה שלומך? איך ההפיכה הולכת לך? מה זה הזלזול הזה,

לא זלזול. חשש גדול, ממש לא זלזול. חורבן ישראל הבאתם עלינו, חורבן ישראל. זה מה שאתם עושים יחד עם האיש הזה. נעמה, את בקריאה שנייה. האיש של החוקים המושחתים.

חוק המתנות. תתבייש לך. איזה סגנון זה? נעמה, את בקריאה שנייה, בבקשה לא לדבר עכשיו.

את בקריאה שנייה, ואם תמשיכי לדבר זו תהיה קריאה שלישית. חברת הכנסת קארין אלהרר, בבקשה.

היושב-ראש, אתמול הייתי בדיון עד 13:40. בדיוק ברגע שיצאתי, אני מניחה שזה לא היה מתואם, הודעת שיהיו הצבעות והודעת שבעצם תם הדיון. אני אומרת לך, אני רק אתמול נתתי הצהרת פתיחה. אפילו לא היה זמן לאמירה עצמה. ואני אומרת לך, יש כאן עוד הרבה מאוד אנשים שרוצים וצריכים לדבר. אתה אולי לא שמת לב, כי התבלבלת, כי יש איזה ניתוק עם חללית האם. אתה לא מבין שמדובר בחוק יסוד, ואתה לא תשנה פה חוק יסוד כאילו שינית איזה סעיף קטן. אתם כאילו קצת התרגלתם לאירוע שאתם עושים בכנסת כבשלכם. ולא רק שאתם עושים בכנסת כבשלכם, אתם רוצים עכשיו לעשות ברשות השופטת כבשלכם. כי כאילו נבחרתם להנהיג את הכול מהכול. התשובה היא לא, וזה לא עובד בצורה כזאת. כי עם כל הכבוד, אתה יו"ר הוועדה, אתה לא יו"ר המדינה. תודה רבה. חבר הכנסת עמית הלוי, דקה לרשותך, בבקשה. תודה, אדוני. חבר הכנסת סגלוביץ' שאל מה יהיה אחרי התיקון שאנחנו עושים כאן בעילת הסבירות, או מה אנחנו אומרים שיהיה. אני רוצה לומר לך, חבר הכנסת סגלוביץ', מה אמרו אחרים על מה קורה עכשיו ומה יהיה.

שופטת שהיא היום שופטת עליון, השופטת דפנה ברק ארז: מתחם הסבירות אינו אלא פרי יצירתו של בית המשפט עצמו, ברצותו מרחיב, ברצותו מקצר. ניתן להוסיף גם כי הגדרתה של אי סבירות כקיצונית וכמהותית היא בסופו של דבר תולדה של הערכה נורמטיבית הנעשית על ידי בית המשפט עצמו. השופט גרוניס: אין לבית המשפט יתרון מיוחד או מומחיות עודפת בנושא של חוסר סבירות.

תקשיב טוב, אולי תפנים, גלעד. הם תמיד מצטטים את החלק הנוח. אתה חושב שמישהו מתרשם מהנוכלות הזאת?

אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. לא הייתי בקריאה ראשונה. לא מפריעים בהצהרות פתיחה.

אמר נשיא בית המשפט העליון השופט גרוניס: עילת הסבירות התפתחה לממדים קרובים של נורמת-על ואדם שלא יודע שובע. הוא מוציא מהקשר ואז הוא מצטט.

חסרונה הגדול של העילה נמצא ברמת ההפשטה הגדולה של אי הוודאות המשפטית שהיא יוצרת. השופטת איילה פרוקצ'יה: עילת הסבירות אם תיעשה בלא ריסון ראוי וזהירות מספקת עלולה להביא לפלישת בית המשפט לשטחים לא לא. את זה אנחנו מתקנים היום. חשוב מאוד ששופטים יפעילו סבירות ושיקול דעת בכל ההליכים והעילות שקיימות אצלם היום כבר. העובדה שסבירות נהייתה עילה עצמאית, היא הפכה את הכול לשפיט, את הכול לשרירותי, זה חייב תיקון וזה יתוקן. הם אמרו משהו על חוק המתנות המושחת שלך? איזה יופי שקהלת שולחים את אותו דף ציטוטים. זה חוק המתנות הסביר ביותר. מה רע בו? ישבו פה יועצים משפטיים ואמרו לך מה רע בו. ישבו כאן שורה של אנשים שאמרו לך. יסמין, אל תכריחי אותי לקרוא אותך לסדר. מה ההבדל בין קהלת למכון הישראלי לדמוקרטיה? סתם, סקרנות.

שאלה עושים הפיכה משטרית. המכון הישראלי לדמוקרטיה או קהלת? המכון שומר על הדמוקרטיה, וקהלת רוצים להרוס את הדמוקרטיה. זה די פשוט. מי שימשיך לדבר שהוא לא ברשות דיבור אקרא אותו לסדר. הרב פינדרוס, אל תכריח אותי לקרוא אותך לסדר. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, דקה לרשותך. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, למרות הלילה הלא פשוט שעבר עלינו מתקיים היום בכנסת אירוע מאוד יפה ביוזמת חבר הכנסת סימון דוידסון, אירוע ספורט. יש פה 600 ספורטאים ומאמנים, אירוע באמת מאוד יפה שמאחד את החברה הישראלית. ומהאירוע המאחד הזה אני מגיע לכאן, לאירוע המכוער הזה והמושחת הזה. אני חייב להגיד לכם, התיקון הזה לא משרת אף אזרח במדינת ישראל. הוא משרת רק את הקואליציה האלימה, הקיצונית והמושחתת שלכם. ואני אומר לך ולכל חברי הקואליציה, הרוב הישראלי השפוי, והוא הרוב, הוא לא ייתן לכם להחריב את החברה הישראלית ולהרוס את כלכלת ישראל. אנחנו לא ניתן לכם וזה לא יעבור. תודה רבה חבר הכנסת ולדימיר בליאק. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, בבקשה, דקה לרשותך. אני חושב שזה מושחתת ואלימה. אל תדאג, הזחיחות שלך תכף יורדת. כמו שקיפלנו אתכם בסוף מרס, אנחנו נקפל אתכם גם עכשיו. אתה יכול לחייך. חבר הכנסת פינדרוס,

אל תכריח אותי לקרוא אותך לסדר. חבר הכנסת בליאק, כנ"ל.

הזחיחות שלכם והיהירות שלכם תהפוך עליכם,

חבר הכנסת בליאק, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. חבר הכנסת פינדרוס, אל תכריח אותי. למה אתה לא קורא אותו לסדר? כי הוא לא דיבר אחרי שאמרתי לו שלוש פעמים.

חבורת צבועים. אם עילת הסבירות מופעלת רק במצבים של אי סבירות קיצונית, למה שהממשלה תרצה לבטל אותה? אלא אם כן אתם מתכננים לעשות דברים לא סבירים באופן קיצוני. אם נבחן מה אתם מדברים ומתחייבים ומצהירים שתעשו רק בהיבט הלהט"בי, כמו למשל להוציא תכנים של סובלנות וקבלת האחר ממערכת החינוך, כמו שהצהיר בקולו חבר הכנסת סגן השר אבי מעוז, או לבטל ניתוחים לטרנסים, עוד הבטחת בחירות של חבר הכנסת אבי מעוז, או לבטל מצעדי גאווה על ידי ראשי ערים או על ידי השר לביטחון לאומי, שעתר מספר פעמים לבטל את מצעדי הגאווה או לא להכיר בזוגיות ובחתונה של להט"בים או במצבי הורות של להט"בים על ידי משרד הפנים, כל אלה הן החלטות שהממשלה יכולה לקבל ולא יהיה אף גורם, אף אדם שיוכל לבלום אותם. בתור חבר בקהילת הלהט"ב אני מאוד מוטרד שרוצים להעביר כוח בלתי מרוסן, בלתי מוגבל, בלתי מפוקח, לחבורה של נבחרי ציבור קיצוניים,

שחושבים שאני, שאנחנו, שלהט"בים יותר מסוכנים ממחבלים של חמאס ושל חיזבאללה, שצריך למגר אותנו מהמרחב הציבורי. שמענו גם את חבר הכנסת פינדרוס וגם את סגנית השר מיכל וולדיגר מודים בקולם, קבל עם ומצלמה, שעוברים מהמודל ההונגרי למודל הפולני של שיטת הסלמי. בפולין אחרי שההפיכה המשטרית הסתיימה, שליש מאדמת המדינה מוגדרת כמרחב נקי מלהט"בים. זה לא יקרה פה. תודה רבה, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו. חברת הכנסת אורית פרקש, בבקשה, דקה לרשותך. בוקר טוב, אדוני היושב-ראש. עוד בוקר קשה אחרי לילה של חקיקה מפוארת שבה דחינו את המועד לבחירת רבנים ראשיים למדינת ישראל כדי שהשר דרעי יוכל לסדר לאח שלו מינוי ביחד עם עוד אדם וכו'. אתה לא מפסיק לאכזב, חבר הכנסת רוטמן. אתה יודע היטב שהנוסח הזה הוא נוסח לא נכון מבחינה מקצועית נטו. אין פה שום דמוקרטיה, יש פה

איפה כל ההערות של היועץ המשפטי? להביא נוסח בדיוק בנוסח שהיה כשהתחלתם את כל התהליך, אתה יודע היטב שאין פה כלום. יש פה פשוט גן עדן לשחיתות. תראה באיזה אמוק אתה רץ, כמו שליח מצווה להעביר את כל החקיקות המושחתות בוועדה הזאת. אתה יודע שהנוסח הזה הוא קיצוני שיאפשר לכם למנות את מי שאתם רוצים, לקפח את מי שאתם רוצים. שרים עם רישיונות ששווים מיליארדים מול השוק הפרטי עם סמכויות כלכליות. ובעצם הכי חשוב לפטר את כל מי שיעמוד בפרץ, את היועץ המשפטי וכו'. בממשלה הזאת מספרים לי שאף אחד לא רוצה לבוא לעבוד אתכם, לא לתפקידים כלכליים, לא למינויים, וזה לא פלא. כי אתם ההשתקפות של השחיתות. תודה רבה. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. תודה רבה. אני מצטרף לשאלה של נעמה לגבי פגישות,

עם פורום קהלת.

ד"ר בקשי, אתם יכולים לענות. אבל אנחנו מתנגדים לשינוי בעילת הסבירות בכל הכוח. אנחנו מתנגדים לדיקטטורה, כי אנחנו ניפגע. אבל מי שמתנגד לדיקטטורה בתל אביב וקורא לדמוקרטיה לא יכול להסכים לדיקטטורה של כיבוש בג'נין ולגירוש 3,000 איש על ידי ירי בגז מדמיע ולסלק אותם ולגרש אותם מביתם פעם שלישית או רביעית. אתה מתכוון למלחמת אין ברירה ולהציל את עם ישראל מפני הפורעים ומפני המחבלים. משה, אני קורא אותך לסדר, צר לי. לא מפריעים בהצהרות פתיחה. יש שם מחבלים גדולים. יש דברים שאני לא מפנה אליך. הדברים מופנים למישהו אחר. ולכן אני חושב שיש כאן מוסר כפול והפגנות למען דמוקרטיה אתנית. למרות כל הסייגים האלה, התנגדנו ונמשיך להתנגד גם לשינוי בעילת הסבירות וכל חוקי ההפיכה המשפטית. תודה רבה, חבר הכנסת אחמד טיבי. חברת הכנסת דבי ביטון, בבקשה. יסמין הייתה לפניי. (היו"ר ארז מלול, 11:53) אהבת חינם. דבי, בלי מריבות בשמאל. אנחנו רוצים שתשמרו על אחידות. סליחה, איפה היו"ר? יש לנו את ארז. הוא מטרלל פה את כל המדינה ויוצא? איפה היו"ר? ארז, אנחנו שמחים בתפקיד שלך, יש לנו אמון בך. יסמין, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אני לא משפטנית, אני לא מבינה גדולה, אבל אני אזרחית, וכמו כל האזרחים לא ברור לי לשם מה דרוש ביטול עילת הסבירות. אני מנסה להבין, אבל כשאתה יושב ואתה קורא את כל החוקים שכרגע עוברים, שהולכים לעבור בשלושת השבועות הקרובים שנשארו לנו, רק אז מבינים. כי כלום בחקיקות האלה לא סביר. שום דבר. וכל כך הרבה דברים במדינה הזאת עדיין לא סבירים, אז ברור לי. לא סביר פירוק נבחרת הדירקטורים, לא סביר פיטורים של נשים בתפקידים בכירים, בעיניי לא סביר גם שיש שתי מפלגות שאין בהן נשים אבל ניחא, לא סביר חוק המתנות, לא סביר המון המון חקיקות שהולכות לעבור פה בשבועות הקרובים. וזה ההסבר שלי לאזרחים שפחות שולטים בהיבט החקיקתי מה המשמעות. המשמעות היא שתוכלו להצניח כל אחד מכל רקע לכל תפקיד, כשיר או לא כשיר, נאשם או חף מפשע. כולם כשירים לתפקידים הבכירים שאתם מחפשים, שזה במילה אחת ג'ובים. תודה רבה. דבי, בבקשה. אדוני, לפני שדבי מתחילה, אתה יכול רק לבשר לנו מי אצלכם התקשר לרב יהודה דרעי ומי הודיע את הבשורה לרב יוסף? הייתה חלוקה?

דבי, בבקשה. כבוד היושב-ראש, ללא מילים. כבר כמעט חצי שנה, אפילו יותר, הממשלה החדשה, הכאוטית, המשיחית, ההרסנית הגיעה, ואיתה הגיע כל בליץ' החקיקה המטורף. ובמה אתם מתעסקים? המדינה שלנו מתפוררת, הדרום חוטף, ג'נין, ובמה אנחנו מתעסקים? בעילת סבירות של השופטים.

זה לא יגביל אותם, יש להם דרכים אחרות, צדק, מידתיות. אז אם זה לא יגביל אותם, איפה זה מפריע לכם? למה זה מציק לכם? הרי אתם הריבון, אתם המחליטים. כבר ניתנו החלטות בעילות הסבירות. אם אנחנו עוברים על כל ההחלטות, לא הייתה החלטה אחת שבר דעת, אפילו אזרח מן היישוב שלא צריך להיות משפטן, היה אומר: תקשיבו,

אז אני חושבת שהמדינה שלנו מפורקת, העם שלנו מפורק. די, תניחו את זה, תשחררו, תגנזו את הכול. משהו לא נורמלי קורה כאן. תודה רבה. חבר הכנסת יצחק קרויזר, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. קודם כל, נמשיך בשם כולנו, אני מאמין, לחזק את חיילי צה"ל מג"ב, משטרה, גיבורים שנמצאים בג'נין וממשיכים לחסל מחבלים וימשיכו כך כמה שיותר, ולהמשיך לפגוע קשות בתשתיות הטרור ובכל מי שמבקש את רעתנו. גם לחזק אותך, אדוני היושב-ראש, בהמשך הדיונים החשובים על הרפורמה. אומנם סעיף אחד מתוך כל הרפורמה. בן גביר קיבל דיווח מהקבינט?

אני רק שואלת, דואגת לו. הוא שר בממשלה.

קארין, אני לא רוצה קריאה שלישית. אני בראשונה עדיין. לא, את כבר בשנייה. לחזק אותך, אדוני היושב-ראש, שאתה עומד בלחץ שנמצא רק פה, דרך אגב. כי בחוץ אני רואה, אני נמצא, אני שומע. אתה מקבל אהדה רבה. כי בחוץ רגוע. לא היו אלפי אנשים בנתב"ג. - - - דבי, קריאה ראשונה. דבי, לא הפרעתי לך. די, לא מפריעים בהערות פתיחה. רציתי להגיד לך מה אמר מנדלבליט. לא, תודה, נסתדר.

חבר הכנסת פינדרוס. אני רוצה קריאה גם פה. אז מה אם הוא מהקואליציה? אני יוצא בלי קריאה. כשמישהו מהימין מדבר, אתם מפריעים. פינדרוס, אני לא יכול לקרוא לך כשאתה בדרך החוצה. זה לא סביר שאתה מפריע לקואליציה. זה לא סביר. אל תלך. הוא בדיוק הלך לבנות ארון עכשיו. קרויזר, משפט אחרון בבקשה. אני שמח שאתמול התקיימה הפגנה בזמן המבצע, כי זה הוכיח לכולנו מה מהות המלחמה, במירכאות, על הדיקטטורה או על הדמוקרטיה בזמן שחיילי צה"ל נלחמים בג'נין. התקיימו דיונים על עילת הסבירות. מה הקשר?

שמצאו זמן מצוין לשתק את שדה התעופה בן גוריון, ללחוץ ולהלחיץ אנשים שהגיעו לארץ ורצו לצאת מהארץ. ושמעתי גם לא מעט גם בתקשורת וגם טלפונים שאני מקבל מחברים. האיש הזה שאמר שזה מחיר סביר שחיילי צה"ל לא יוכלו לצאת לחו"ל יותר, מדבר איתנו על נחיתות בנתב"ג? זה נשמע למישהו הגיוני?

האיש שאמר שחיילי צה"ל לא יוכלו להגיע יותר לחו"ל מדבר איתנו על נתב"ג? מי אתה בכלל? לסיכום, אני שמח, אדוני היושב-ראש, כי אותם אנשים שהיו מקפידים להגיע להפגנות מסובבים אותם ומושכים אותם לטרלול עם פרוטקשן לממשלה הנבחרת.

תודה רבה, חבר הכנסת קרויזר. את הכיפה אפשר להוריד, את האידיאולוגיה הכהניסטית יותר קשה. חבר הכנסת גלעד קריב, אל תכריח אותי לקרוא אותך קריאה נוספת. די, נו. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, דקה לרשותך, בבקשה.

הוצאת את נעמה כדי לפנות מקום לאפרת? יש מכסה? חבר הכנסת גלעד, אני קורא אותך לסדר. אני באמת מבקשת שתתייחסו לזה ברצינות, כי אני יודעת שאולי מצפים מאתנו פה לצרחות,

הצגות וכן הלאה. לא נעשה את זה, הדיון רציני. לא מצפים. אנשים מדברים מדם ליבם.

זו לא הצגה, זו האמת. זו ממש לא הצגה. זו לא הצגה, אנחנו באמת מרגישים וכואבים. אני רוצה להתייחס ברשותכם למה שקורה עכשיו בג'נין. כוחות הביטחון שלנו עושים שם עבודת קודש. אבל אם חלילה יקרה שם איזשהו אסון אזרחי, ברור שאהדת הציבור הבין-לאומי תתהפך לנו בשנייה. ואנחנו צריכים להיזכר בדבר מאוד פשוט. יוליה, משפט אחרון. אני לא מצליחה לדבר, אז תתכבד, תקשיב שתי דקות,

אבל הצהרות פתיחה הן דקה לכולם. אני לא נכנסת לעומק. אבל הצהרת פתיחה זה דקה לכולם, מה לעשות. אתה מתווכח איתי סתם. הייתי כבר מסיימת. תן לי לסיים את חוט המחשבה.

בבקשה. מטריית ההגנה שלנו על חיילי צה"ל ועל כוחות הביטחון שלנו היא מערכת משפט מקצועית, עצמאית ולא פוליטית. כבר עכשיו בחו"ל, וכולנו יודעים את זה, מתנהלים תהליכים בין-לאומיים. על כל חייל שלנו יש תיק בחו"ל. מישהו עשה משהו בכוחות הביטחון, השם ידוע והדברים ידועים. וההגנה היחידה שלנו זה מערכת המשפט שלנו. מי שפוגע או מי שעלול לפגוע במערכת המשפט שלנו מסכן את שלומם וביטחונם של חיילינו וקצינינו. קחו את זה בחשבון. ואתם בורחים מזה, כי אתם יודעים את האמת ואתם לא רוצים לנהל דיון אמיתי ורציני. במקום להתעסק בחיילי צה"ל מתעסקים במושחתים. זה סדר העדיפויות שלכם. חברת הכנסת מירב כהן, אני קורא אותך לסדר. אתם מתעסקים בספינים וכן טיבי,

השותף הכי בכיר שלכם בקואליציה. במקום להתעסק עם חיילי צה"ל שלנו. יוליה, מה קורה? תודה רבה. חבר הכנסת אריק קלנר, בבקשה. הוא מנהל פה אירוע מטורלל והוא לא מבין למה האירוע מטורלל. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, אתה בקריאה. איזו קריאה אני? שנייה כבר. למען חיילי צה"ל ולמען כל עם ישראל אנחנו עושים את הרפורמה. רק בשבילכם אתם עושים את הרפורמה.

בשבילכם. חוקים פרסונליים בשביל עצמכם, שום דבר לא בשביל האזרחים. רק לדאוג לעצמכם, רק לג'ובים, רק למינויים. רק בשביל זה שווה הכול. תסביר איך. תסביר, קלנר. אני אסביר לכם, השאלה היא אם אתם רוצים להבין. בוא תסביר. אמרת משפט ממש חשוב.

הוא מדבר שטויות. הוא יכול להסביר שטויות? חברת הכנסת יסמין פרידמן, קריאה שנייה. עוד שנייה אני מוציא אותך.

אדוני, אני אגיד את זה מאוד קצר. אני גם צריך לצערי לעלות לוועדה אחרת להצביע ואז אני חוזר לפה מיד לדיון הענייני. בסופו של דבר מי שרוצה שלטון חוק לא יכול לקבל את העניין של עילת הסבירות.

תגיד לי, אתה אמיתי? כן, אני אמיתי, גברת. שלטון חוק זה שלטון שבו שופט שופט לפי חוק, ולא לפי גחמותיו. כשיש עילת סבירות הוא יכול לשפוט גם לפי גחמותיו. צריך שהוא יהיה שפוט של השופט. כמו שאומרים ילדים קטנים, מה שבא לי, הוא אומר זה סביר בעיניי או לא סביר בעיניי, וזה כל הסיפור. רואים שקראת מלא פסקי דין. אנחנו רוצים שבמדינת ישראל יהיה דין ויהיה דיין. אתם רוצים שיהיה רק דיין, במיוחד כשהדיינים האלה משרתים אתכם. כשהדיינים האלה לא משרתים אתכם אז הם כבר לא ממש מתאימים לכם וצריך להחליף אותם.

המדינה קמה עכשיו או שהיא קיימת כבר 75 שנה? עכשיו אתם רוצים דין ודיין? אתם פוחדים מהדין, זאת הבעיה שלכם. דבי, את כבר בקריאה שנייה, די. חבר הכנסת קלנר, סיימת? תודה. וטוב שכך. תודה רבה, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי. אני בטוח שאת טוב, לא אגיד את זה עכשיו. למה? תגיד.

אני אשמור את זה להצהרת הפתיחה שלי. אצלך זה גם דקה, נכון? דקה, כן. תודה, אדוני היושב-ראש. מכיוון שנאמר פה רבות בנושא עילת הסבירות, שכולנו מבינים עד כמה היא לא סבירה, אני רוצה להציע במקום, בואו נעשה עילת השפיות. למה? כי הממשלה הזאת איבדה את השפיות מקצה לקצה. האם זה שפוי למנות מורשע בטרור להיות שר לביטחון לאומי? האם זה שפוי שיעד של השב"כ ישמש כשר האוצר?

האם זה שפוי שמי שהורשע כשר הפנים יחזור לזירת הפשע? והנה, גם בזה בית המשפט לא התערב. האם זה שפוי שמי שהורשע בשלושה תיקים של שוחד, מרמה והפרת אמונים הוא ראש הממשלה?

במינויים האלה הלא הגיוניים והבלתי שפויים בית המשפט לא התערב, כי הוא לא נותן לעצמו לעשות את הדברים האלה. ולכן, במקום עילת הסבירות בואו נציע חוק עילת השפיות. הגיע הזמן להחזיר קצת שפיות למדינה הזאת. אתמול ישבתי בוועדת כלכלה בסקירה של שר הכלכלה. ישבו משקיעי הייטק, באים אנשים עם חברות של 1,200 עובדים ומסבירים שחור על גבי לבן שהמשקיעים בורחים מפה והכלכלה עומדת בפני אסון כי קטר ההייטק עומד לקרוס. הוא אומר להם שהם מפחדים משדים. אז מה יקרה לכל המשקיעים שפונים אלינו? מתקשרים ואומרים: אני צריך לרשום חברה חדשה, מה שתמיד עשיתי 30 שנה במדינת ישראל, למה שאני אעשה את זה פה ולא במקום אחר כשיכולים לחוקק פה חוקים פרסונליים מטורפים שלא יגנו על הזכויות שלנו, שלא יגנו על זכויות פרט?

הם לא ישקיעו, הבעיה היא שזה לא מעניין אותם. זה לא מעניין את הממשלה. הם אומרים שזה טוב לכלכלה. מה עם ג'ובים והייטק. בואי נחשוב על זה. תשאלי את אמסלם, תראי מה הוא עושה עם ג'ובים. בצניעות כמובן.

הוא עסוק בחפלות. בדרך כלל אמורים להגיד צהריים טובים, בוקר טוב, אבל המצב לא טוב בכלל. בכלל בכלל לא טוב. אנחנו נמצאים במקום כזה שלאורך השנים מערכת המשפט לא היטיבה עם החברה הערבית ולא עשתה צדק עם החברה הערבית. ואנחנו יושבים כאן ושומעים חבר כנסת שיצא ואומר שהדבר הזה אמור לעשות טוב עם עם ישראל. אז אני רוצה שתגידו לו שבמקום הזה יש עוד אזרחים, ילידים, שהם לא יהודים, ומגיע להם טוב. בינתיים זה לא קורה והם ממשיכים. עם מה שעושים עכשיו, כנראה גם לא יהיה טוב לאף אחד מאתנו. חברת הכנסת אימאן ח'טיב, תודה רבה. חברת הכנסת אפרת רייטן, דקה לרשותך. אני שומעת פה כל הזמן את הסיסמאות האלה מתומכי הרפורמה, או עכשיו תומכי הביטול של עילת הסבירות, ואין מאחוריהם שום דבר ואף לא שום הסבר. כשאני שומעת עכשיו "הגחמות של השופטים" זה יותר נראה לי כמו גחמות של פוליטיקאים מה שקורה פה. תסתכל מה קורה פה. יושב פה קלנר ואומר שזה הולך להציל עכשיו את עם ישראל וזה הולך לעזור לחיילים. כששואלים אותו איך אין לו מה להגיד, כי הכול פה סיסמאות נבובות, ריקות, בלי שום דבר מאחוריהן. מה יש פה? כולם כבר אומרים את זה, מדקלמים את זה. כל ילד ששואלים אותו ברחוב כבר מבין שמה שרוצים פה בממשלה זה להעביר את אותו מחוג ממקום של דמוקרטיה ליברלית וחופשית וממקום של בית משפט עצמאי למקום שבו המחוג עובר למקום אחר ובו אתם שולטים בבית המשפט. לקחתם עמדה של שופט אחד,

אנחנו יודעים, עם הרבה מאוד זכויות וכבוד, והחלטתם לאמץ את העמדה שלו על פני עשרות שופטים בארץ ובעולם שאומרים בדיוק הפוך. אז אתם מייצגים עמדת מיעוט או עמדת רוב? תודה רבה. זה לא מה שסולברג אומר. ברור שיש פער קיצוני מאוד בין מה שהביא לכאן לוועדה. הם עושים מניפולציה על סולברג.

תודה רבה. חברת הכנסת מירב כהן, אחרונת הדוברים, בבקשה. מה עם מאיר? הוא הרגע נכנס. הוא לא ביקש, וגם היא כבר אחרי התור שהיא פספסה והחזרתי לה. אבל אני אתן גם למאיר, אכבד גם אותו. ויוסף. קודם כל, את הבוקר ואת הלילה פתחתי בתפילות לשלום חיילינו, והלוואי והיינו יכולים ברגעים האלה להפגין סולידריות, אחדות וחוזקה, שהם הכי חשובים לביטחון שלנו. ולצערי ההנהגה שלנו בוחרת שלא להתעסק בדברים המאחדים גם בשעה קשה זו. ואני חושבת שזו בושה גדולה. אני רוצה להודות לחברה האזרחית המדהימה שיוצאת לרחובות, שמהווה עבורנו השראה,

עושים את המחאה העממית, הציונית, הלא אלימה, הגדולה בתולדות מדינת ישראל. אני רוצה להודות מכאן לכל האנשים שלא הלכו לעבודה, לכל האנשים שלא שלחו את הילדים שלהם לבתי הספר, שבאו ונאבקו על עתיד המדינה הזאת, כי אחרת זה עלול להיות מאוחר מדי. אז כן, יהיו קצת פקקים, זה שווה את זה כי אחר כך לא תהיה לנו דמוקרטיה. ואני בטוחה שהפולנים היו שמחים מאוד לקבל עכשיו קצת פקקים ולזכות בחזרה בדמוקרטיה שלהם, בצביון המדינה שלהם. ושלא תטעו, זה לא איזה דיון בירוקרטי על סעיף משפטי כזה או אחר. זה דיון על צביונה של המדינה ועל יצירת חוזה חברתי חדש. ברגע שיגמרו את בית המשפט, מפלגות בקואליציה שלא הצליחו מעולם להעביר פה מהלכים מסוכנים פשוט ירוצו ולא יהיה מי שיגן עלינו מהפרדה מגדרית, מכספים רק לאברכים, מפטור מגיוס, ממדינה משיחית,

בתיקים משפטיים של אדם כזה או אחר. לא ניתן להם. צאו להיאבק עכשיו על המדינה לפני שיהיה מאוחר מדי. תודה. יוסף עטאונה, ואחריו מאיר כהן, בבקשה. תודה רבה, כבוד היושב-ראש. אני חושב שכל הדיון סביב ביטול עילת הסבירות מראה על דבר אחד, על ראש הגנב בוער הכובע. כי אם יש לממשלה הזאת חשש מהחלטות שבית המשפט והשופטים יתערבו וישנו החלטות, זה סימן שיש כוונת מכוון מראש לבצע ולחוקק דברים שמנוגדים לחוק או למה שבקונצנזוס של החברה הישראלית. לכן אנחנו עדים מתחילת הכנסת הזאת לחקיקה פרסונלית שבאה כמעט כל יום שני, שלישי ורביעי שאנחנו מתעסקים בחקיקה. לכן הכוונה היא כאן בדיוק לדרוס את המיעוט, כי החוזק של דמוקרטיה זו לא עריצות הרוב, זה כן לשמור על זכויות מיעוט. מילה אחת לחבר הכנסת קלנר, שהוא כבר יצא. הוא משתמש בכל הרפורמה הזאת בכדי לשמור על החיילים בג'נין. אם הוא צריך לשמור על חיילים בג'נין, צריך לסיים את הכיבוש לעם הפלסטיני ולהוציא את צה"ל משם.

תודה רבה. חבר הכנסת מאיר כהן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להגיד כמה מילים על ההתבטאויות שלהם. לא שמעתי אותך ביומיים האחרונים על ההתבטאויות כנגד האנשים שעושים את המחאה. אני ציפיתי גם ממך, חבר הכנסת רוטמן, שכאשר מדברים על תחושה של חירום ושהבנות והבנים שלנו נמצאים ונלחמים ושיהודה ושומרון בוערת ואנחנו בישיבה בוועדה אחרת הגענו כל אלה שבעיניכם הם בוגדים ואנרכיסטים, בכדי לחשוב איך שומרים על חייהם של אותם מתיישבים ביהודה ושומרון. שמנו את הפוליטיקה בצד. וציפינו מכם שבאמת תגידו לוועדה הזאת: אנחנו עושים "הולד" לוועדה וניפגש בשבוע הבא. בכדי לכבד את הנרטיב הזה שאומר שכאשר העם הזה נמצא בשעות שהן שעות קריטיות ושהחיילים שלנו נלחמים, אנחנו מדוממים את תותחי הוויכוחים הפוליטיים. אבל אתה, באיזו אדנות בלתי נשלטת, דוהר קדימה כאילו ואין מחר. אני רוצה להצטרף לחברתי מירב כהן. נמצאים שם חברים שלי. אני התגייסתי עם בר כוכבא, חברים שלי ממלחמת יום הכיפורים נמצאים שם, ואני כל כך מכבד אותם ושולח להם מכאן חיבוק גדול. אתם לא אנרכיסטים, אתם מלח הארץ. תודה רבה.

ברשותכם, אני מודיע על סדר הדוברים. אחת הסיבות שאני משנה את סדר הדוברים ממה שתכננתי ורוצה שאביעד בקשי מפורום קהלת יהיה ראשון הדוברים היא בגלל המתקפה שהוא חטף פה, ואני דווקא הייתי רוצה שחברת הכנסת נעמה לזימי, הרבה לפנים משורת הדין, תחזור וגם תשמע את דברי התשובה לשאלותיה ולהתייחסויותיה. ולכן גם אמרתי שאפשר להחזיר אותה,

הרבה לפנים משורת הדין. אני כן רוצה להגיד את דברי הפתיחה שלי. אני רוצה להסכים איתך, חברת הכנסת מירב כהן. הסוגיה פה היא ערכית מאוד, ובניגוד לצעקות השקר והכזב שנצעקות פה על ידי חברי אופוזיציה בחוסר תום לב, כי כבר קראתי את כל ציטוטיו של יאיר לפיד ושל גדעון סער בנושא עילת הסבירות, מדובר בעניין מאוד ערכי. תאמר בצורה ברורה, נכון או לא נכון? חברת הכנסת ביטון, אני קורא אותך לסדר. אבל תדייק. פעם שלישית, צאי בבקשה. מצטער. למה אתה לא מדייק?

כי אני באמצע הצהרת פתיחה, וכשם ששמרתי על זכותך בקנאות שאף אחד לא יעיר לך בזמן הצהרת הפתיחה, אני אשמור גם על כבשת הרש הקטנה שלי שאני מנסה לדבר דקה בלי הפרעה. הלוואי והיית - - - כמו שיאיר ניהל את המדינה הזאת. שערורייה. כבשת הרש, רוטמן. תודה רבה. עצרתי את השעון, למען הסר ספק. מדובר בעניין ערכי מאין כמוהו. כאשר נבחרי הציבור שלנו, כאשר השר גלעד ארדן מונע את כניסתה של פעילת BDS ובית המשפט מכניס אותה על אפו ועל חמתו, זו שאלה ערכית. כאשר שר הביטחון אומר שהוא לא מוכן לשבור את הסגר המוחלט שמוטל על יהודה ושומרון בימי יום הזיכרון וביום העצמאות לטובת אירוע, ואומרים לו שמאחר שמדובר באירוע שבו משפחות של מחבלים מבכות את ילדיהן אתה תיתן להם להיכנס לטקס הזיכרון האלטרנטיבי, זו שאלה של ערכים. כאשר אומרים שלא רוצים למנות מישהי שקראה לסרבנות לתפקיד מטעם המדינה, זו שאלה של ערכים. כאשר אומרים שלא רוצים לתת פרס ישראל למישהו שתומך בחרמות על מוסדות ישראלים, זו שאלה של ערכים. וכאשר בכל הערכים הללו בית המשפט מקבל החלטה ערכית בניגוד לערכיו של הציבור הרחב במדינת ישראל ובניגוד לערכיו של נבחר הציבור שעל כתפיו הטיל החוק את ההחלטה כן, זו שאלה של ערכים. האם לשיטתך צריך איזשהו גבול לערכים האלה? באיזושהי נקודה יש לגיטימציה לגבול? מה עם זכויות אדם? עברה דקה וחצי אולי. אני הקשבתי לדברייך. אבל אני חושב שאם תסביר את זה אולי - - - גם את חרגת מהזמן. אדוני, מה אם הערכים מחייבים למגר אותי מהמרחב הציבורי?

שואל שאלה. כי אני באמצע לדבר. אני רוצה הבהרה לדבריך. אתה לא שואל, כי אני באמצע לדבר, ואני רוצה לסיים לדבר. ולכן אני אומר, ובזה אסיים, זו אכן שאלה של ערכים, האם אנחנו במדינה דמוקרטית שבה ערכי הציבור באים לידי ביטוי בהחלטות הנבחרים שלו, או שמי שקובע בכל שאלה, קטנה כגדולה, מי שאיננו נבחר וכופה על כל אזרחי מדינת ישראל את עולם הערכים שלו. זו השאלה הערכית שאנחנו דנים עליה היום. לא שחיתות, כי אם השתלטות, סמכות ואחריות שנמצאים במקומות שונים, פגיעה בהפרדת הרשויות ופגיעה בעיקרון הדמוקרטיה. ומה אם הערכים מחייבים למגר אותי ולהט"בים מהמרחב הציבורי? איך זה בא לידי ביטוי? חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, תודה. אביעד בקשי, פורום קהלת. אני מבקש לקצר בדברים, לשים את עצמך במסגרת של כשלוש דקות.

תודה רבה. הביקורת שמוצגת היא כאילו מדובר בביטול הביקורת השיפוטית על הממשלה ושריה, וזה פשוט לא האירוע. אין מחלוקת על זה שיש צורך בביקורת שיפוטית אפקטיבית על הממשלה ושריה, לא רק על הדרג הפקידותי, ובשביל זה יש לנו בעצם את כל עילות המשפט המנהלי הקלאסיות. בראש ובראשונה שאלת הסמכות, חוק חוקיות המנהל, האיסור לפעול בניגוד עניינים, האיסור לשקול שיקולים זרים, זכות הטיעון,

חופש מידע, חובת הנמקה, תשתית עובדתית, חובת יעילות, חובת הגינות. גם בתחום שיקול הדעת יש בהחלט הרבה מקום לביקורת שיקול הדעת של רשויות המנהל כאשר הן מנוגדות לחוק, כאשר יש פגיעה בזכויות אדם, כאשר מדובר באפליה, שזאת עילה מאוד זמינה ושמישה והרבה פעמים צריך להשתמש בה, וכאשר הפגיעה בזכויות אדם היא איננה מידתית. אני חייב לומר גם שיש כאלה שבאו בטענות ואמרו: מה יעזור שתחוקקו את ביטול עילת

הרי לבית המשפט יש כלים אחרים.

גם הנשיא בדימוס אהרון ברק אמר שתבטלו את הסבירות, אני אשתמש במידתיות. התשובה שלי היא, אני רוצה שישתמשו בעילת המידתיות. כשיש פגיעה בזכויות אדם, שבית המשפט יתערב. כאשר הפגיעה הזאת לא מוצדקת, כמו בפסק דין "קול העם", כאשר הממשלה או שר הפנים מגביל את חופש הביטוי של כלי התקשורת, שבית המשפט יתערב בשיקול דעתו, הכול בסדר. כאשר יש בעיה של אפליה, שבית המשפט יתערב.

כפי שהנשיאה חיות נתנה דוגמה בנאום שלה, משרד החינוך לא מממן סייעות לילדי תסמונת דאון, שבית המשפט יתערב כי יש כאן הפרה של חוק מפורש. כל העילות הללו נשארות על עומדן, אף אחד לא מבקש לבטל אותן. באיזה מצב עילת הסבירות נכנסת לפעולה? במצב שבו עברתי על הצ'ק ליסט הזה בכל שאלות הסמכות, בכל שאלות ההליך ובכל שאלות שיקול הדעת הקלאסיות, החוקיות פגיעה בזכויות אדם, אפליה וכו', סימנתי וי, ועדיין אני אומר: שיקול הדעת שלך לא נכון בעיניי. אתה יכול להביא דוגמה למשהו שבאמת חורג מכל הצ'ק ליסט הזה? פשוט שנבין את זה.

אני לא מנסה לעשות פרובוקציה. אין שום בעיה, אני לא חושב שאת עושה פרובוקציה. אני רק מבקש שכאשר אני מקצה למומחה שלוש דקות לדבר, ניתן לו לדבר ברצף, ואני אתן בסוף. בסדר, אבל הוא יכול להתייחס. השאלה איזה רמטכ"ל למנות, כאשר הרמטכ"ל כשיר לפי תנאי הכשירות שלו, אבל במקרה של יואב גלנט למשל עולה הטענה שבגלל שהייתה לו איזושהי פלישה לשטח ציבורי, משהו לחלוטין לא ראוי מה שוקל יותר, האם היכולת של הממשלה לממש את המדיניות שלה ברמטכ"ל שמתאים לאג'נדה שלה או לא? זו שאלה שמונחת לפתחה של הרשות המבצעת. מי שמופקד על החרב והארנק זאת הרשות המבצעת. במקרה הזה זה נעצר ברמת היועץ המשפטי, אבל בסיטואציה שבה עולם המשפט אומר: אתה צריך להפוך את ההחלטה שלך, זה אירוע בעייתי בעיניי. הדוגמה שנתת לא מתאימה. תרשום נקודה, למה אתה קוטע אותו באמצע? אז אם אפשר אחר כך להתייחס. מה קורה? מה קורה, רוטמן? אתה לא איתנו שזה נושא כאוב? שני דברים. הסיטואציה הזאת של עילת הסבירות למעשה מנוונת את החקיקה.

כי אנחנו מתרגלים לזה שיש מבוגר אחראי שתמיד יתערב. אם אתם חושבים שצריכים להיות תנאי כשירות גבוהים למנכ"לים, תדאגו לחוקק תנאי כשירות למנכ"לים. הסיטואציה הזאת שבה הכול נהיה בהחלטה סובייקטיבית בסופו של דבר היא גם פתח לסטנדרטים כפולים. ואני מסיים במשפט אחרון, שאני גם הייתי שוקל את מה שהשופט סולברג בהערה במאמר שלו אומר, שיכול להיות שצריכים לשקול גם פקידות בכירה במיוחד, כמו יועץ משפטי לממשלה, שאני מבקש להרחיב את הסמכויות שלו ולמנוע את ההתערבות בסבירות החלטותיו. נגיד בנק ישראל או רמטכ"ל, גם הם גורמים שיש נקודות טובות לחשוב למה לא נכון להשאיר עליהם ביקורת. אתה מבין לאיזה בור אתה מכניס אותי? האם יעצת לרוטמן וללוין בשבועות האחרונים בנושא, ד"ר בקשי? אנחנו לא עושים סבב התייחסות. שאלה עם משפט קצר, עם סימן שאלה בסוף. נאסוף שאלות וככל שיהיה זמן נתייחס. בבקשה, מירב. למיטב ידיעתי, אם אני זוכרת נכון, עניין גלנט לא הגיע לבית המשפט אלא נעצר ברמת היועץ המשפטי לממשלה ובכלל לא הגיע. אז אי אפשר לומר שזה נפסל בגלל הסבירות. דבר שני, אני רוצה להגיד לך כמי שהייתה ברשות המבצעת לפרק זמן מסוים, שאתה צודק בזה שהרבה פעמים - - - מירב,

רגע, אנחנו מנסים להגיע לנקודה העניינית. רגע אחד של מהות. אני לא מנסה לעשות פה פרובוקציה, באמת שיח. אני לא רוצה למנוע ממך, חלילה וחס, להתייחס לדבריו של ד"ר בקשי, ועוד יהיו בעזרת השם עוד מומחים, ויש חברי כנסת שנרשמו, כמו חברת הכנסת שיושבת לידך, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי.

לא, זה לא מבזבז, כי יש סדרי דיון. אני אשמח מאוד שתרשמי לי התייחסויות. מאחר שד"ר בקשי צריך לצאת אני רוצה שאלות,

אני מסכימה שהרבה פעמים חברי הממשלה מגלגלים תפוחי אדמה לוהטים לפתחו של בית המשפט מתוך נוחות פוליטית, כי הם לא רוצים להכריע. ראיתי את זה אינספור פעמים, אם זה חוק הגיוס, אם זה עובדים זרים. למה לא לבוא ולהוביל מהלך שייאלץ את הממשלה לפרוט דברים ולקבל החלטות? למה לסרס את הביקורת שנעשית עליהם ולא לתקן את הצד השני שהוא זה שמגלגל את האחריות? בואו נייצר סטנדרט לרמת פירוט. תודה. זו הייתה התייחסות ולא שאלה. אני שואלת למה לא לתקן מהכיוון השני, למה לא לבנות אלא להרוס.

יואב, בבקשה. אני אחר כך אשמור על הזכות שלי להגיד דברים. בוודאי, אני רוצה לתת לך לדבר ולהתייחס, לא רק למומחה הזה אלא לעוד כמה, ככל שיותיר לנו הזמן. אני לא יודע מה זה יותיר לנו הזמן, כי לא דיברנו על הזמן. אבל זה לא הדיון עכשיו. אשאל את ד"ר בקשי ואחר כך אגיד דברים כלליים. הנושאים שאמרת, כל העילות האחרות, אני מסכים במאה אחוז. אבל לא קיבלנו תשובה לגבי השאלה ששאלה מירב, והדבר היחיד שאמרת הוא דווקא גלנט שהוא לא רלוונטי לאירוע והוא לא דוגמה טובה. אני שואל אותך שאלה ספציפית לגבי איפה כתובה החובה בדברי החקיקה השונים של בעלי תפקידים לנהוג בצורה עניינית, מה אותו מרחב שמחייב אותם בחקיקה נכון להיום ומה הכלי לגבי מינויים או פסילת מינויים בלתי ראויים, מה העילה המתאימה אז? לשמוע בכמה מילים על העניין הזה. דבר נוסף, בכמה מקרים מדובר פה? מדובר שזה הדבר הכי חשוב בעולם. כמה מקרים במחקרים שלך נפסלו דברים לדעתך תחת העניין של סבירות לא בהקשר של מינויים? חברים, אני מכיר את כישורי הניסוח שלכם. אני מבקש שאלות קצרות. רוטמן, די להיות העורך. בספר שאני אכתוב לא תערוך אותי. שאלה קצרה, גם בהתייחס לדברים של קודמיי. אתם מבטלים את עילת הסבירות, הנוסח הזה רחוק מסולברג ורחוק גם ממתווה הנשיא. למה לקחת דווקא את המתווה היותר קיצוני ולא להשתמש

ביחד עם זה, ברגע שאתם עושים משהו כל כך רחב, שמבטלים בצורה כזאת, למה לצידה לא קובעים הליך מפורט להסדרת החלטות של הממשלה ושל השרים? כשאני מחברת את הדברים שלך, הניתוח המשפטי, לדבריו של היו"ר שמדברים על דברים ערכיים - - - אפרת, תודה. יש לי סימן שאלה, עוד לא הגעתי אליו. עוד כמה מילים. אתה קוטע אותי באמצע. אני באמת רוצה דיון פתוח. זה נשמע כאילו אתם עושים פיליבסטר. בגלל שלא הקשבת אתה אומר את זה עכשיו. אם היית מקשיב לא היית קוטע אותי באמצע. הזמן שאתה מפריע לנו לשאול הוא יותר מהזמן של השאלה.

פונה בכבוד ובענייניות ואני רואה שגם הדברים שלי נרשמים שם, ואז אתה בא וקוטע את זה באמצע כמו סתימת פיות, סתם. רציתי לסיים ולהבין איך הגישה הזאת שהיא באה משפטית, ומתחברים לדבריו של היו"ר שאומר: אנחנו רוצים לשקף את הערכים של הציבור לפי תפיסתו בהכרעות של המשפט. זה דבר אחר ממה שאמרת. אתה מבין למה אני מתכוונת? זאת השאלה. תודה רבה.

אני רוצה לשאול שתי שאלות. הראשונה, אני מבין את שיקול הדעת הרחב שביטול עילת הסבירות מאפשרת לפוליטיקאים לבחור גורמי מקצוע כמו הרמטכ"ל, כמו היועצת המשפטית לממשלה, כמו יתר הגורמים. אני תוהה לגבי הפיטורים שלהם. כלומר, ביטול עילת הסבירות תאפשר לפוליטיקאים ולממשלה לפטר את היועצת המשפטית לממשלה, את הרמטכ"ל, את המפכ"ל. האם זה לא ייצר גורמי מקצוע כנועים, מסורסים, יס-מנים שסרים למרותם הבלעדית של השרים, של הממשלה? ועוד משהו, איזו תרופה תהיה למעט הבחירות לשיקול דעת מופרע ולא סביר באורח קיצוני של נבחרי ציבור? האם לצורך העניין עכשיו ראש הממשלה או הממשלה תפטר את היועץ המשפטית לממשלה, את הרמטכ"ל, את המפכ"ל? מה התרופה, רק עוד ארבע שנים בבחירות הבאות שהציבור ישפוט את הדברים שלהם? למה שהציבור ישלם ארבע שנים את מחיר ההפקרות הזאת? תודה רבה. ד"ר בקשי, כמה מקרים אתה מכיר שבהם בית המשפט העליון פסל רק בעילת הסבירות החלטות של ממשלה? לא סבירות פלוס. תודה. אביחי, שאלה קצרה. שאלה קצרה, ד"ר בקשי. אם אתה אומר שלצד עילת הסבירות יש לה בבית המשפט גם את החוקיות ואת המידתיות, איך אתה מונע מבית המשפט בסופו של דבר לא לאיין את החלטת הרשות המבצעת? כי זה מה שאנחנו רוצים לעשות. תודה רבה. קודם כל, הערה קצרה. אני רואה פה מתקפה על ד"ר בקשי דורון. הוא בקשי, לא דורון. יש קשר משפחתי, למיטב ידיעתי. אני עם הרבנים עדיין. הוא דוד שלי. אני יודעת, ביררתי את הנושא. המכון בעיניי לגיטימי כמו כל מכון, כל עוד הם עומדים בגבולות החוק. אני מבקשת, כי זה ויכוח שלי עם נעמה לזימי. אפשר להסכים, אפשר לא להסכים, אבל זה לא משהו שהוא מחוץ לגבולות החוץ. ואני כן מדי פעם שומעת את דעתם. אני לא מסכימה, אבל זה בסדר. אני מבקשת התייחסות שלך לפרשת דרעי בפסק הדין האחרון. האם זה היה ראוי או לא ראוי שימוש בעילת הסבירות? שאלה שנייה, האם להבנתך, ואני חוזרת לדברי הפתיחה שלי, מערכת המשפט הישראלית היא מטריית הגנה על כוחות הביטחון שלנו בגלל המקצוענות, העצמאות וחוסר פוליטיזציה? אלה שני דברים חשובים. תודה רבה. ד"ר בקשי, אם תרצה להתייחס אבל בקצרה. אני אנסה להתייחס טלגרפית, אני מבין שהזמן מאוד קצר. קודם כל, רק כדי לדייק, בפרשת גלנט באמת זה לא הגיע בסופו של דבר לפסיקה. הייתה עתירה שהוגשה בעניין הזה. בשלב הזה היועץ המשפטי לממשלה בא לממשלה ואמר לממשלה שהוא לא יכול להגן על זה, שיש קשיים. באותה תקופה עוד לא השתמשו במילה מניעה, אז קשיים הייתה הדרך של היועץ המשפטי להגיד: יש לכם כאן בעיה משפטית. הממשלה משכה את זה לא בגלל שהיא השתכנעה, כי היא הכירה את האירוע גם לפני כן, אלא בגלל שהיא אמרה אני מכופפת את ראשי בפני ההכרעה המשפטית.

הפרשנות המשפטית שלך היא טובה כמו כל אחד אחר. אתה לא היית בישיבות האלה. לגבי חבר הכנסת סגלוביץ', איפה כתובה בחקיקה החובה לפעול בסבירות? איפה כתובה בחקיקה החובה של השופט - - - כל העילות המנהליות לא כתובות. אני רק מדייק, אני לא דיברתי על סבירות. שאלתי איפה כתובה החובה לנקוט בענייניות בקבלת החלטות. זאת הייתה השאלה, לא סבירות. יש לנו באמת משפט מנהלי שבאמת התפתח במשפט מקובל, ואנחנו את רובו המכריע לא מבקשים לבטל.

ענייניות זה למשל האיסור לשקול שיקולים זרים, מה שנקרא חלק מכללי הצדק הטבעיים, זה נשאר על עומדו. כאשר תהיה הוכחה שנשקלו שיקולים זרים, תהיה עילה להתערב. אני חייב לומר שיש כאלה שאומרים, לפעמים אני מריח שיש שיקולים זרים, לא יודע להוכיח אותם אז תנו לי סבירות כדי להשתמש. סליחה, אם אנחנו במשפט תוכיח. אם אתה לא מסוגל להוכיח, אל תצפה לקבל סעד שיפוטי נגד ממשלה נבחרת. לא מצפים לכלום. אבל הוא עונה על השאלות, למה להפריע? לגבי מינויים, חבר הכנסת סגלוביץ', מי ימנע מינויים לא ראויים? שוב, בידיכם היכולת לקבוע תנאי כשירות. בידי הממשלה לקבוע לעצמה, בידי הכנסת - - - אנחנו לא בעולם תיאורטי עכשיו, ד"ר בקשי. יואב,

אני מנהל איתו שיח, אני לא רב איתו. אני אולי חולק, אבל אני רוצה לדייק את השאלה. זה דיון פה, רוטמן. מצוין,

אני שמח על הדיון, אבל אני רוצה שבן אדם יוכל לסיים משפט. אני רק אומר שאנחנו לא בעולם תיאורטי. בעולם המעשי שבו אנחנו נמצאים בנקודת הזמן הזאת זה לא קיים. זה לא שעכשיו יש שני חלקים ומאזנים ביניהם. כרגע לא קיים החלק הזה בכלל ומורידים את החלק הזה, ולזה אני רוצה שתתייחס. יש נושאים שבהם המחוקק, או לפעמים הממשלה, קבעה תנאי כשירות. אני אתייחס בבת אחת גם לשאלה של חברת הכנסת מלינובסקי, לגבי שאלת דרעי. לגבי כשירותם של שרים המחוקק קבע שהסטנדרט הוא כאשר השר מורשע בעבירה שיש עמה קלון. נדבר על דרעי הראשון. לדרעי השני יש גם עילות אחרות, זה אירוע אחר. אם המחוקק רוצה, שישנה את הסטנדרט שבשלב כתב אישום כבר אי אפשר לכהן. אבל צריך את הסיטואציה שבה שופטים ויועצים משפטיים יכולים להחליט אד-הוק מול מקרה נתון מתי זה סביר ומתי זה לא סביר זה פתח לסטנדרטים כפולים או לכל הפחות לחשש שהציבור יראה בזה פתח. אני שואל לא לגבי מינויים של שרים, מה קורה עם כלל השירות הציבורי. אפשר למנות את מי שרוצים, בכל תחום? איפה שאתם מוצאים לנכון לקבוע תנאי כשירות תקבעו תנאי כשירות. איפה שלא, לא. אבל אי אפשר לחשוב מראש לכסות כל סיטואציה. יואב, יש חברי כנסת ששאלו, רשם ד"ר בקשי תשובות. יכול להיות שהתשובות לא ימצאו חן בעיניך, אני אשמח גם שתתייחס לדברים בהמשך. אבל לי הוא לא ענה. נכון, הוא גם לא יענה כי מפריעים לו. מי מפריע לו בדיוק? אני מבקש שתענה על השאלות. אתה מרגיש שאני מפריע לך? כי אם כן אני באמת אשב בשקט. מתנהל דיון מאוד מעניין וענייני. רבותיי, אבל צריך לעקוב אחרי הדיון. תפסיקו להפריע, בבקשה. למה שאלה עניינית היא מפריעה? יואב, אני קורא אותך לסדר. תקרא כמה שאתה רוצה, אתה מאבד את זה. אתה לא מבין שאתה מאבד את זה? אני שואל שאלה עניינית את ד"ר בקשי באופן לא מפריע ואתה קופץ. לי זה מפריע. למה? כי אני מנהל את הדיון. אבל הוא לא מרגיש מאוים. חברת הכנסת רייטן, תודה. חברי הכנסת, תודה רבה. השאלה היסודית, כפי שאמרתי, היא לא האם אנחנו רוצים שיתקבלו החלטות בלתי סבירות, אלא השאלה היא מי קובע מה היא ההחלטה הסבירה. הגורם שהופקד על המינוי הוא הרשות המבצעת, כאשר מדובר במינוי שהוא בידי הרשות המבצעת.

אם המחוקק רוצה לתת מגבלות כשירות, שייתן מגבלות כשירות. אחרי שעברנו את מגבלות הכשירות, שיקול הדעת הופקד בידיו. אין סיבה לקבל את שיקול הדעת של השופט כשיקול דעת שעומד מעל שיקול הדעת של הרשות המבצעת, כפי שאמר השופט לנדוי, ואני מתייחס באותם דברים גם לדברים של חברת הכנסת רייטן על המתווה הקיצוני של השופט סולברג. השופט סולברג זה דרך ביניים. אמרתי שלכם הוא קיצוני.

שאלתי למה אתם הולכים לקיצוני ולא לוקחים את שלו. אם הייתי לא ברורה אני מבהירה את זה עכשיו. תני לו לדבר. למה את קוטעת אותו?

אף אחד לא קוטע, אתה קוטע אותנו. אני מבקש להדגיש, השופט לנדוי מציג גישה שאומרת שלפחות מה שנוגע לסבירות שהיא זאת שנפוצה בפעילות שלה כיום, הסבירות הזאת צריכה להיות מבוטלת ביחס לכל הערכאות. למעשה גם סולברג פותח את המאמר שלו בהנחה שזה כנראה מה שהיה צריך להיות, רק הוא בסופו של דבר מגיע למסקנה שזה לא כל כך מעשי. ולכן הוא מגיע בעצם לאותו מתווה ביניים שמחלק ביניהם. אבל בסופו של דבר מה שעומד ביסוד התפיסה הזאת אומר, ואני משתמש במילים של השופט לנדוי, לא תפקידו של השופט לבוא בנעליה של הרשות המבצעת - - - אבל סולברג פסל את המינוי של מזוז. למה הוא פסל אותו? בדיוק כמו שלא תפקידה של הרשות המבצעת לבוא בנעליה של הרשות השופטת. אם אני למשל חושב שהחלטה של שופט בפסק דין מסוים באיזשהו אונס של ילדה בדרום לחמש שנות מאסר הוא בלתי סביר באופן קיצוני, אז אשלול את הסמכות של השופט לקבל את ההחלטות? השופט קיבל את הסמכות. לא

למחוקק יש היכולת, והוא עושה את זה לא פעם ולא פעמיים, לקבוע סטנדרטים. מה קורה במקום שבו ועדת מינויים נותנת המלצה והשר לא מקבל אותה? זה בדיוק העניין.

לא, אי אפשר ככה. למה אתה לא נותן לדבר? אני קורא אותך לסדר. רוצים לקבל תשובות. אפרת, אני קורא אותך לסדר.

על זה שאתם לא נותנים לי לדבר עכשיו.

למה אתה רוצה לדבר כל הזמן? תפסיקו לדבר ותפסיקו להפריע. מה אתה רוצה, שנעמוד בפינה?

לא, אני רוצה שתפסיקו להשתלט על הדיון. אתה לא מאפשר דיון אמיתי פה. מה קרה, אתה רוצה להגיע להצבעה היום?

השאלות שלי מפריעות לך? כי אתה לא נותן לי לדבר. אתה לא ברשות דיבור כרגע ואתה ממשיך. ככה לא מתנהלת דמוקרטיה. אבל אתה מפריע לד"ר בקשי. בגדול אתה מאבד את זה. אני מתנצל בפני ד"ר בקשי אם פגעתי בך. אנחנו ממש רוצים לשמוע את מה שאתה אומר. חברת הכנסת אפרת רייטן, אני קורא אותך לסדר. אולי נקבע פגישה ונשמע את הדברים בצורה נורמלית. רבותיי, אתם לא שמים לב מה קורה פה. - - - חבר הכנסת סגלוביץ', צא בבקשה.

אתם לא שמים לב מה שקורה. ד"ר בקשי עונה. זה מה שכן מפריע לו או לא מפריע לו והוא מנהל שיח, זו זכותו כמובן. בעיניי זו לא הדרך, אבל זו זכותו ואני לא מפריע לו. את מנהלת איתו שיח תוך כדי, כל 10 שניות - - - - - - חברת הכנסת, אני מדבר עכשיו. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו כל 10 שניות שואל לפרוטוקול למה הוא לא מתייחס לשאלה שלו, קארין למה לא לשאלה שלה. רבותיי, אני מבקש מד"ר בקשי לענות לשאלות כסדר. מי שיפריע לו כרגע בזמן שהוא מדבר אני אקרא לסדר בלי שהיות נוספות. ד"ר בקשי, בבקשה. אבל שאלתי נרשמה?

לגבי השאלה למה לא לקבוע סטנדרטים לפעולות הממשלה. שוב, יש מצבים שבהם המחוקק קבע את הסטנדרטים הללו. יש מצבים שבהם הוא החליט בכוונת מכוון לא להטיל את המגבלות הללו.

אחת הדוגמאות הקלאסיות לשימוש בעילת הסבירות זו כל הסוגיה של ממשלת מעבר. ואם שואלים בכמה מקרים עילת הסבירות פועלת, אז על הנייר אני יכול להצביע על כמה עשרות. אבל הנגזרות של זה מבחינת הנחיות של ייעוץ משפטי וכו', כל מה שקורה פה בממשלות המעבר מאז פסק דין וייס וצפונה בשנת 2000, אנחנו מדברים על אירועים שהמשמעויות שלהם הן על אלפי החלטות שמשותפות רק בנושא הזה של ממשלות מעבר. אתה לא רוצה לתת - - - די, ביקשתי לא לקטוע אותו בדבריו. שאלתי נרשמה? חברת הכנסת נעמה לזימי, די. רק שאלתי אם שאלתי נרשמה. השאלה האם אנחנו רוצים הגבלות על ממשלת מעבר דנה בה ועדת ברנזון, ובסופו של דבר ההחלטה הייתה שאנחנו רוצים להיות במודל האמריקני שבו ממשלה יכולה לפעול על מלא עד היום שבו היא מתחלפת. אפשר להחליט אחרת, כמו מדינות מסוימות באירופה. אבל המחוקק צריך להחליט את זה, שיחליט לכאן או לכאן. ומה שהכי גרוע כשזה פועל דרך עילת הסבירות, שזה מייצר סטנדרט כפול, כי אז פתאום יש מצב שבו למנות בקריית אונו ראש מועצה דתית ממשלת מעבר לא יכולה, ולמנות רמטכ"ל ממשלת מעבר כן יכולה. לא נתתם לנו להזיז עט מימין לשמאל, אבל זה סבבה. בליכוד הכול עובד. בקשי, אני לא חושבת שעשרות החלטות נפסלו רק בגלל הסבירות. ברור שלא. כל השיתוק של ממשלות מעבר - - - ד"ר בקשי, תודה. חבר הכנסת להב הרצנו, לגבי השאלה של הגבלת פיטורים. יש כאן שתי תפיסות יסודיות על בכירי שירות המדינה. יש תפיסה אמריקנית שאומרת מלכתחילה האנשים הללו צריכים להיות מוחלפים לפי רצון הממשלה כדי לוודא - - - פה זה לא ארצות הברית. יש גישה אחרת. בין שני הדברים הללו,

מי שצריך לקבל את ההחלטה זה המחוקק. אתם רוצים פה לחוקק מגבלות על פיטורים של יועץ משפטי לממשלה, של רמטכ"ל, של מפכ"ל,

ד"ר בקשי, הגיוני בעיניך שראש הממשלה יפטר את היועצת המשפטית? יוראי, אני קורא אותך לסדר.

הסיטואציה שבה פיטורים של היועץ המשפטי לממשלה זמיר כן עוברים בשלום ושל יועץ משפטי לממשלה אחר אולי לא היא סיטואציה שאם היא לא בעיה של סטנדרט כפול לגופו, היא לפחות חשש שהציבור - - - אני לא מאמינה שאתה אומר את זה. אני מבהיר את עצמי, אני לא לוקח על עצמי את השאלה אם לפטר או לא לפטר. אני התייחסתי לשאלה - - - ד"ר בקשי, אני מדבר אליך שנייה.

נלחצת מהתשובה שלו. לא נלחצתי משום דבר. זה יאפשר לפטר את היועצת המשפטית לממשלה. יוראי, אתה כבר בקריאה שנייה. ד"ר בקשי, אתה מתייחס לכל הערת ביניים. אתה דיברת שלוש דקות, שאלו אותך שאלות ואתה במענה לשאלות כבר בעשר דקות. אני מבקש ממך להתכנס ללוחות זמנים, כי פרופ' דותן ממתין בזום, פרופ' ברק מדינה ממתין בזום. אני מבקש ממך לענות לשאלות ולסיים. איך זה הגיוני שהממשלה תפטר יועמ"שית והמחליף שלה יעצור את - - - מי שיפריע, אני קורא לסדר. תודה. במענה לחברת הכנסת אלהרר, לא התייחסתי לשאלה האם נכון או לא נכון שממשלה תוכל לפטר יועץ משפטי לממשלה. אני חייבת להגיד שזה היה נשמע כך. אני רק אומר שאת השאלה הזאת, מה סטנדרט הפיטורים, המחוקק צריך לקבוע, ולו כדי שלא יהיה מצב של סטנדרט כפול. זאת אומרת שבהיעדר סבירות לא יהיה סטנדרט. יהיה סטנדרט. אבל היום הסטנדרט הוא עילת הסבירות. אם מבטלים אותה אין סטנדרט. יוראי, אתה בקריאה שנייה. אני לא רוצה להוציא אותך. ההתייחסות האחרונה שלי היא לדברים של חבר הכנסת בוארון שאמר: ביטלת את עילת הסבירות, אתה נשאר עם עילות אחרות שבהן בית המשפט יכול להתערב עם מידתיות וכו'. התשובה בעיניי: ראוי שבית המשפט יתערב כאשר יש פגיעה בזכויות אדם. ראוי שבית המשפט יתערב כאשר יש אפליה.

לא ביקשנו לשתק את ההתערבות של בית המשפט כשיש עילה קלאסית. כאשר אין העילה הקלאסית, את זה בעיניי צריך לבטל. בעיניי לכתחילה כהשקפת לנדוי לגמרי, אבל לפחות כהצעת סולברג ביחס לדרג ממשלה ושרים. תודה רבה. שאלה קטנה, האם הוא נפגש איתך ועם לוין בשבועיים האחרונים על ההפיכה? שאלה אחת. הוא יכול להיפגש עם כולם, אבל למה להסתיר? הם מסתירים והם לא עונים. אם הוא ירצה הוא יוכל להתייחס. אני לא מוסר מידע על אף אדם שאני נפגש איתו.

אוהבים שקיפות. שאלת אותי, עניתי. הציבור שמע, לפרוטוקול, שאין כוונה להבהיר את קשר יו"ר הוועדה ושר המשפטים לקוהלת. נעמה, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. למה? אבל לא עניתם לי. כי את לא נותנת נאום לפרוטוקול עכשיו, מצטער. אם ד"ר בקשי רוצה לענות אם הוא נפגש איתי או לא, זו כמובן זכותו. אם הוא רוצה למסור את יומן הפגישות שלו, זו כמובן זכותו. הוא כמובן לא חייב לעשות כך.

יש לי קשרים מקצועיים גם עם שר המשפטים וגם עם יו"ר ועדת חוקה. למה שלא תחשוף את יומן הפגישות שלך? חברת הכנסת לזימי, אם תזמיני אותי לפגישה אשמח להיפגש פגישה מקצועית. תודה רבה לכולם. פרופ' יואב דותן נמצא בזום. בבקשה. צהריים טובים. אני מבין ששמי עלה באופן תדיר בדיונים של הוועדה הזאת, שאני לא הייתי נוכח בהם, שמרבים לצטט אותי. חשבתי שאולי כדאי שאגיד כמה מילים בעניין של הצעת החוק הנוכחית.

דותן, מהדיון הראשון של הוועדה ביקשתי להזמין אותך ואני שמח שנענית. לא חיכינו לאזכור השם, אלא מלכתחילה מהיום הראשון הזמנו אותך כי רצינו שתגיע. תודה. הסיבה שאני חשבתי שאני צריך להופיע הייתה העובדה שמרבים להזכיר את שמי ולהתייחס לדברים שאני אמרתי או כביכול אמרתי, או כתבתי או כביכול כתבתי. לכן אני חושב שאני צריך להבהיר את עמדתי בקשר להצעת החוק הנוכחית. אני חושב שהצעת החוק הנוכחית היא הצעה מאוד בעייתית. אגב, אני לא רואה עכשיו בזום את הוועדה. אתה לא מפסיד שום דבר, אדוני. גלעד ישלח לך סלפי. אני רואה רק את עצמי בראי, אז אני מדבר כאילו לעצמי. כמו היושב-ראש. רואה רק את עצמו. גלעד, הוא למד מהטובים, הוא למד ממך. חבר'ה, בזום זה עוד יותר קשה להפריע.

חברים. הצעת החוק הנוכחית היא הצעה בעייתית ביותר בעיניי. אני אומנם ביקרתי לא פעם את הדוקטרינה הקיימת של סבירות בבית המשפט העליון מזוויות שונות ואני לא התנגדתי עקרונית לזה שתיעשה חשיבה מחדש בנושא הזה, אבל בעיניי הצעת החוק הנוכחית היא בבחינת לשפוך את התינוק עם מי האמבט. ההצעה הזאת היא הצעה גורפת מאוד, היא מתיימרת להבדיל בין החלטות של הדרג הפוליטי להחלטות של הדרג המנהלי, אבל בפועל להערכתי זה לא מה שיקרה, משום שההבחנה בין החלטות פוליטיות באופיין לבין החלטות שהן לא כאלה איננה יכולה להסתמך אך ורק על הדרג שמקבל את ההחלטה. אם מישהו היה רוצה לעשות בעניין הזה עבודה רצינית, הוא היה חייב להתייחס להבחנות נוספות, כמו למשל הבחנה בין החלטות כלליות להחלטות אינדיבידואליות. אני אומר שוב, ככל שמסתמכים על הדברים שאני כתבתי בעניין הזה, אז חובה להבדיל קודם כל בין החלטות מדיניות כלליות לבין החלטות אינדיבידואליות. העמדה שלי הייתה שלמשל אם ממשלת ישראל במליאתה תקבל החלטה להקים או לא להקים קו מטרו חדש במטרופולין דן, אז אני לא רואה למה הסבירות של בית המשפט בהחלטות כאלה, או החלטה לצאת או לא לצאת למבצע צבאי בג'נין אני לא רואה למה הסבירות של בית המשפט צריכה להיות עדיפה על הסבירות של הממשלה עצמה, גם מבחינה דמוקרטית, גם במישור של מומחיות מקצועית וכיו"ב. לעומת זאת, אם הולכים להחלטות שמוגדרות כהחלטות של שרים, יש עשרות אלפי החלטות ביום שיכולות להיות מוגדרות כהחלטות של שרים. הסמכות לקחת שתיים-שלוש דוגמאות, כל תוכנית מתאר מחוזית נחתמת על ידי שר הפנים, אז זה הופך אותה כביכול להחלטה של שר. כל אשרת שהייה וכניסה לישראל, כל רישיון ישיבת קבע בישראל הוא לפי הסמכות בחוק סמכות של שר הפנים. והחלטות מהסוג הזה אין שום סיבה שבעולם, לא מנקודת ראות דמוקרטית ולא מנקודת ראות אחרת, לתת להן חיסיון מביקורת מלאה של בית המשפט, כולל בעילת הסבירות. ההצעה הזאת לא כוללת הבחנה בין מה שאני רואה כחיוני, וזה מודים של סבירות.

אני מבין שהדברים נסקרו פה בדברים של הוועדה, למרות שלא הייתי נוכח. יש החלטות שלשיטתי צריכות להיות כפופות לסבירות במובן שאנחנו מכירים את סבירות האיזונים, אבל יש גם מוד קבלת החלטות אחר של החלטה שהיא שרירותית וגחמנית. אם חושבים שנניח הדרג של השר מצדיק להקטין את היקף הביקורת השיפוטית על החלטותיו, אפשר לקבוע בחקיקה, אם כבר מסדירים את העניין בחקיקה זה גם לא טריוויאלי בעיניי, אבל אם עושים את זה אז אפשר לפרט בחוק את הסטנדרט הנכון, הסטנדרט הראוי. הדברים האלה לא נעשו בהצעת החוק הזאת. ולכן אם מישהו מנסה לבסס את הצעת החוק הזאת על משהו שאני כתבתי, אז אני רואה לנכון להביא את הדברים בצורה ברורה. תודה רבה,

עשו שימוש ציני בעמדות שלך. מעניין מה יהיה כשיביאו את סולברג. המגדר קורס.

אני רוצה לאפשר לחברי הוועדה לשאול, ויש לי גם שאלה שאני רוצה לשאול.

ונאסוף עוד כמה שאלות מהאחרים ואז אשמח שתענה במרוכז. מאחר שמדובר בזום, עוד יותר אני מבקש להקפיד לא להפריע במהלך התשובה. אני מבקש אם תוכל להתייחס לכשל שהשופט סולברג מתייחס אליו: תתערבו רק בסבירות קיצונית, capricious וכן הלאה, שזה לא מייצר איזשהו סטנדרט אובייקטיבי ולכן הוא מציע להעביר את הקו בין נבחרי ציבור. האם אתה לא רואה טעם בביקורת הזאת שלו? שאלה שנייה, בכל הנוגע לסוגיית המינויים, האם אתה לדעתך צריך בסוגיית מינויים לייצר כלל שונה, או שמבחינתך מינוי הוא החלטה של מינוי ובעיקר הימנעות ממינוי או פיטורים? האם שם אתה חושב שהכלל צריך להיות אחר או שונה? גלעד, שאלה קצרה, בבקשה. זו באמת תהיה שאלה. אני רק רוצה לומר שאני שמח שעדיין לא העניקו לך את הסמכות להכריז על עדים עוינים, כי אני חושב שהיה פה לא פשוט אחרי מה שעשיתם בשמו של פרופ' דותן. פרופ' דותן, מעבר לעיסוק שלך, האקדמי, לצד העיסוק שלך ספציפית בתפיסה שלך את נושא הסבירות, אנחנו חווינו כאן בשבועות האחרונים שימוש מוגבר גם בשמו של השופט סולברג. אתם כמעט הייתם צמד תאומים בהצגה של הצעת החוק. אני רוצה לשאול כיצד אתה, כחוקר בתחום של הסבירות, מבין את עמדתו של השופט סולברג, והאם לשיטתך אתה מבין שהוא תומך במהלך של איזון הגישה הרווחת כיום בבית המשפט באמצעות חקיקה, או באמצעות התפתחות פסיקתית? אם השופט סולברג היה משמיע את קולו לא הייתי מפנה אליך את השאלה, אבל כחוקר בכיר. פרופ' דותן, שאלה קצרה. אדוני, צופים בנו גם הרבה מאוד אנשים שהם לא משפטנים ואולי שווה להבהיר, אם תוכל. הצעת החוק הזאת שמונחת כרגע בפנינו מה בעצם ההשלכות או הנזקים?

עלול להיגרם בפועל, ביום-יום, אם נקבל את ההצעה הזאת כפי שהיא כלשונה? מה עלולה או עשויה להיות המציאות עבור האדם הרגיל,

איזו השלכה כדאי שנשים לב אל הדברים האלה? תודה רבה.

רק האדם הסביר, גם הרשויות. אני מרחיבה גם מה ההשלכה על רשויות המדינה.

יעשות על ידי המחוקק אם המחוקק מתערב בזה היא

נמצא ופועל בתור שופט. לכן אני לא טוען שמה שהשופט סולברג מציע אין בו טעם.

רק אני אומר, זה לא בשמים לעשות את ההבחנות האלה. לא מדובר פה בדבר חקיקה של 40 עמודים. מדובר פה בסך הכול באיזושהי הצעה שאנחנו העברנו

לבין פקידים, אלא מבחינים בין החלטות של מליאת הממשלה לבין החלטות של שרים.

ואני גם כמובן אשמח אם יש לך הצעה

על הבסיס הזה,

אבל אם כבר עושים את זה אז זה צריך להיעשות לא על בסיס גורף. פרופ' דותן,

שריון חוקי יסוד, שריון מעמד היועמ"שים, תוספת של זכויות למגילת הזכויות. לכן אני חושבת שצריך לומר את הדברים האלה במכלול, כי יש לזה הרי

ברגע שזה עובר לממשלה על מי בעצם - - - נכון, זה קצת מתחבר, ולכן חשבתי שזה קשור בדיוק לאור השאלה של יואב, ששוב כאשר החלטה מתקבלת על ידי דרג נבחר אבל למעשה היא הרבה מאוד פעמים מבושלת או

על מקומו של בית המשפט בחיים הציבוריים ועל

לא הבנתי, הוא לא יודע מה הוא כתב?

אני

העליון מביעים אי נחת הולך וגובר מהסטנדרט, מהשימוש בסבירות כפי שהוא נעשה בעשורים האחרונים בפסיקה. זה ברור, יש על זה ויכוחים בין השופטים. לטעמי זו אולי סיבה להימנע מהתערבות סטטוטורית בעניין הזה כרגע.

כמה החלטות של הענקת אשרת כניסה ושהייה בישראל קיבל משרד הפנים בשבוע האחרון, וכמה מתוכן זה לארה אל-קאסם,

אז למה לשפוך את התינוק עם מי האמבט?

חבר הכנסת רוטמן, אני אסביר את הדברים. הרי גם אפשר להגיד לי את הדבר

מינוי

תומכי סרבנות, אישור טקס יום הזיכרון המשותף למחבלים ולחיילים - - - זה לא היה יום זיכרון משותף לחיילים ולמחבלים, ופסק הדין לא ניתן גם על בסיס עילת הסבירות. גם לארה אל קאסם הוא בסוף לא על

צריך להגיד לגבי משפט משווה כמה דברים: קודם כול כל השוואה היא מאוד מאוד מסוכנת.

ואני שומע בחודשים האחרונים אין ספור מניפולציות בדברים האלה.

תודה. תודה רבה לפרופ' דותן. אני מאוד מעריך את הזמן הרב שהשקעת לדבר ולהשמיע ולענות לשאלותיהם של חברי הכנסת. דבריו של

זה נראה כאילו שאין פה שום התייחסות, שום חשיבה על השלכות הרוחב שיהיו לחוק מהסוג הזה. אני חושב שהדברים של פרופ' דותן הם היו רק רמז להשלכות הרוחב שקשה לתאר אותם בכלל לחקיקה מהסוג

תתכבד ותגיב לחקיקה הספציפית.

טעה במקרה מסוים, אז בוא נשלול ממנו את כל הסמכות להחיל את העילה הזאת ולא נפתור את הנקודה הקונקרטית,

הוא

שבית המשפט כביכול מפריע למדינת ישראל להיאבק בתנועות החרם,

תנועת החרם גדלה והולכת. ובכן, יש לי חדשות בשבילכם, אני לא מכיר גוף אחד בישראל או מחוץ לישראל שגרם להתגברות

וגם יושב-ראש הוועדה שמעריץ את ההצעות

ולכן ההערכה שלי,

זו הערכה משפטית, הערכה שלי היא שעם כל הכבוד לוועדה הנכבדה שיושבת כאן, עם כל הכבוד לכנסת

זה חוק שכל המטרה שלו היא לפטור את הממשלה מהמגבלות שמוטלות עליה. אם הכנסת רוצה לשנות את ההסדרים, לפטור את הממשלה, היא יכולה לקבוע מגבלות חלופיות. הסמכות שניתנת לה היא סמכות להחליט בהסכמה רחבה,

מכירים בכך שהכנסת לא אמורה להחליט על כך ברוב קואליציוני באופן מידי בצורה דורסנית. ואני חושב שאין גם הכשר משפטי לכך. ולהערכתי יש סיכוי מאוד גבוה שאם חוק כמו זה שאנחנו

אני אחזור שוב.

היום בפועל יש הפרדה במקומות מסוימים. מה שהוא אמר,

שיחייבו את האוניברסיטה להפריד את כולם. זה מה שמחייבים את האוניברסיטאות במכינות החרדיות, אתה לא מכיר את - - - לפי ההיגיון שלך - - - אתה מדבר על נושא שאתה לא מבין בו. אני מבין

כמו ששמענו מפרופ' דותן, כמעט כל החלטה ניתן למשוך לדרג של שר, מלכתחילה חלק גדול מההחלטות שמתקבלות זה פשוט האצלת סמכויות של

שלגביהן אומרים לנו כאן: מה?

קריב, אמרנו שאלה.

חושב - - - אדוני היושב-ראש, אבל הבנתם את השאלה. אפשר להרחיב, רש"י - - - הבנתי את הנאום. הבנתי. תכבד אותו, תיתן לו להשיב בבקשה. קודם כל צריך לזכור

הסתר. ואף אחד לא יוכל לעשות לו - - - תפסיק לצעוק בבקשה.

גם לך יש מגבלות כוח, למרות שאתה לא חושב. אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה, גלעד. הוא עונה על שאלה. אנחנו מקשיבים לתשובה, אתה בא ומפריע. יוראי, יוראי, בועז, תודה. מה תעשה? תוציא אותנו גם?

שנייה, רבותיי, רק רגע. שוסטר, גם שאלה קצרה?

יתכן והפסדתי חלק מהדברים שאמרת, השאלה שלי היא: באילו תנאים אתה חושב שאפשר לצמצם את עילת

לכן המאבק הגדול עכשיו. המאבק עכשיו הוא לא על מקרים כאלה פרטניים נדירים שבית המשפט פוסל החלטה כזו או אחרת מחוסר סבירות אלא על היועצת המשפטית לממשלה. על זאת המלחמה, על זה

וגם כנ"ל בנוגע לדין האזרחי וגם בדין הפלילי, אין שום דיבור על זה,

מדובר פה על סמכות לתת סעד בדין המינהלי על

לא קשורות כהוא זה למה שכתוב בחקיקה.

רק צריך לעמוד על הדברים הבאים: אני מבין את עמדתך, אבל רק צריך לציין לפרוטוקול שעמדת הייעוץ המשפטי של הוועדה. אני מציע שאת עמדת הייעוץ המשפטי של הוועדה, הייעוץ המשפטי יגיד,

שבה נוצר מכתש ואמרת שביטול עילת הסבירות לא תשפיע על היכולת של - - - שם כי

לא שאתה רוצה לבחור.

למה אתה מתפרץ לכל משפט שלי? מתוך פנייה עמוקה לדיאלוג עם היושב-ראש. תוך פנייה עמוקה לקריאה שנייה, אני מבין.

תודה רבה. אציג את עמדתנו ביחס להצעת החוק שאומרת, אני מקריא: שמי שבידו סמכות שפיטה על פי דין, לרבות בית המשפט העליון ואני מבין שעוד היה תיקון בעניין הזה בהצעה, לא ידון, לא ייתן צו נגד

אפשר לדון בהצעות אחרות שאומרות איך להתוות את עילת הסבירות, איך לעשות שימוש בעילת הסבירות. אבל דבר אחד צריך להיות ברור, הממשלה, ממשלת ישראל ושרי ישראל חייבים בסבירות כלפי הציבור,

בשיטת המשפט הישראלית, למעשה לממשלה יש שליטה

אבל בשורה התחתונה,

אין אף אישה בתפקיד מנכ"ל משרד ממשלתי, אין אף נורמה שמסדירה את המצב הזה או שמתייחסת לזה,

אני מייצג את ראש הלשכה שהוא אורגן של הלשכה,

וידאתי שאני מייצג גם יותר ממחצית חברי המועצה החדשה. הבנתי. המועצה החדשה תתכנס ב-31 ביולי,

אבל אפי נוה הלך לכותל.

די, תודה, תודה רבה.

אני מאוד מכבד את ד"ר עמיר פוקס שהגיע לכאן. הוא לא דיבר בפעם הקודמת אלא נציג אחר של המכון הישראלי לדמוקרטיה. ואני נותן לו לדבר שוב - - - גם לנציג הקהלת אתה נותן שלוש

זאת אומרת המעבר מהסבירות האיזונית לסבירות של מופרכות. זאת אומרת יש פה שני היבטים שונים מאוד מההצעה שמוצעת פה לפנינו. אבל הכי חושב ואת זה כמעט אף אחד לא אומר, אמרה את זה חברת הכנסת רייטן, כל הסיפור במתווה הנשיא היה שאתה מחזק במידה מסוימת את הכוח של הממשלה או מחליש במידה מסוימת את הפיקוח של בית המשפט, אבל אתה מחזק במקומות

ההפך, אני לא מבין בכלל איך חברי הכנסת ואיך אנשי מקצוע ואיך מישהו יכול להביע דעתו על הצעה כזאת בלי לדעת מה עוד הולכים לעשות, כי הרי הכול תלוי זה בזה.

זאת

רציתי לומר משהו אחד אחרון לגבי סולברג.

אני רוצה לפרט יותר. אתה הסכמת בדיונים,

שכל דיני ממשלת המעבר נשענים על סבירות. אי אפשר למצוא להם כרגע תיקון

לא נשמע את שטרית?

נשמע בעזרת ה', נשמע.

נשמע גם בין הראשונה לשנייה והשלישית, הכול בסדר. לא, לא, זה לא עובד ככה. חברת הכנסת קארין אלהרר,

אנחנו מהר

גם אביא שתי החלטות שהתקבלו בממשלה הקודמת,

אני לא רוצה שבית משפט יבחן אותם אלא

שזה המודל,

הוא לקח את זה מהמודל בארצות הברית. בג"ץ פסל את זה.

אתה נותן יד לכל החלטה לא מרוסנת שנובעת משיקולים זרים שהם לא לטובת הציבור. אמרו את זה, אני חושבת שעורך הדין וייסמן אמר את זה בצורה מאוד מפורטת ומאוד טובה.

אין לך שום מראה מקום, אתה בעצם נותן פתח. אתם בעצמכם אומרים כל הזמן: מה, זה דבר כזה קטן,

לא

מה סדר הדוברים? שמחה, אני חייב לצאת. אתה חייב לצאת?

זו בעיה שלך כמובן. לא, ממש לא, אני

כי אף אחד כבר לא יכול לבדוק אותם, הרי זה סביר. והדבר הבא שהם יעשו זה ימנו את מי שהם

כבר קורה במשרד התחבורה ואנחנו רואים שזה קורה בעוד משרדי ממשלה.

שם, אף אחד לא יוכל לבקר אותם כי אין יותר את עילת הסבירות אז זה סביר למנות אדם ללא כישורים לנהל משרדים אדירים עתירי משאבים ועובדים. והדבר הבא יהיה למנות ראשי ערים, פשוט להגיד להם:

גלעד לא פה,

יוראי, הבא בתור ברשימת הדוברים. תאמין או לא יוראי, שלוש דקות לרשותך. הליכוד הכניס לבניין הזה את קמפיין שמאלנים בוגדים, האיש והקמפיין יושב ממש מולי כאן, יתחיל לחייך. הכניסו לבניין הזה את שמאלנים

אתמול הצבענו בעד שיבוש של מערכת הבחירות לבחירת הרבנים הראשיים בישראל. לי אין ספק, דחיית בחירות. היה ב-2013 גם. הממשלה משבשת, בימים אלה הממשלה מנצלת את כוחה בכנסת

אני מבין את הרעיון של פטור לממשלה בנושאי מדיניות, אבל אני מוכרח לומר

ומיליוני ישראלים פטריוטים,

אבל גם הם משרתים, מרגישים כגולים או ירגישו כגולים בביתם או כאנשים דתיים חרדים שלא מאפשרים להם לשמור כשרות. תודה. תודה רבה. הרבה לפנים משורת הדין כי כשהקראתי את

מהדוגמה האמריקאית שבה אכן הדרג הפוליטי ממנה מינויים

שבהגדרה בארצות הברית בניגוד לישראל יכולה להיות לעומתית לרשות

הדוגמה הטובה ביותר לכמה הדיון הזה הוא דיון רדוד,

הוא דיון שתוכנן על ידי היושב-ראש להיות דיון של סיסמאות, זה מה שנאמר כאן על

כשקוראים את פסק הדין בלארה אל

ביזיון.

דיבור. - - - שביום של פיגוע אתה עושה מה שאתה עושה. גלעד, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה.

אני מבקש, יוליה למרות שלא היית כשהקראתי, אתן לך

אתמול עבר חוק דחיית בחירות לרבנות. רק תבינו על מה אנחנו מתעסקים שבעצם דוחה את הבחירות בעוד שמונה חודשים.

אני רק שואלת: איזה חוק?

כל עוד זה הליך שנמצא וזה מה שקורה, כן אני מצדיקה את המחאות, אני כן מצדיקה את

זה אומר שלא מספיק - - - הם לא יודעים - - - קארין, תני לי סיים,

זה אומר שלא מספיק שכרגע מה שיש בנוסח, בנסיבות מסוימות כל שר יוכל לקחת סמכויות מפקיד ולהגיד:

אבל מאחר וזה לא אירוע באמת שרוצים להקשיב,

תשלחו לנו את החומר.

ואל מול הדבר הזה,

הנזק שנגרם פה לכנסת הוא הרבה מעבר לחוק הזה.

ואז אחד הטיעונים, הרי אנחנו לא מסתכלים פה על עץ אחד, פתאום הגיע דיון על עילת הסבירות לא קשור לכלום, אחרי הפגרה, חוק-יסוד: לימוד תורה. פסקת ההתגברות אאוט, איזה אאוט? ראש הממשלה אאוט. רוטמן אאוט.

בפועל זה חוק רע. זה לא רק לשפוך את התינוק עם המים, זה

אני לא מוטרד מהעניין הזה למה שמעבירים את זה עכשיו,

אני לא אומר דווקא על הממשלה הזו, שלכם, כי ממשלה לא מתקיימת

- - - אנחנו נשוב ונתכנס בשעה 15:09 תודה רבה. (הישיבה נפסקה בשעה 15:04 ונתחדשה בשעה 15:13.) אני מבקש לדבר - - - (קריאות) יש פה עוד אנשים שביקשו

איפה יואב סגלוביץ'? אי אפשר להצביע שחבורת - - - (קריאות) אתה אלים, אתה דיקטטור, זה מה שאתה. - - - קארין אלהרר? היושב-ראש - - - מי במקומו - - - (קריאות) (חברת הכנסת נעמה לזימי יוצאת ממליאת הוועדה) ווליד טאהא?

או בועז או מטי או דבי, מה הצבעתכם?

- - - בועז, אתה רוצה להצביע במקום יואב?

- - - יש את הצעת החוק - - - דבי ביטון, את רוצה להצביע במקום

גלעד, תן ליואב להצביע, נו. זו הצבעה בלתי חוקית. יואב רוצה להצביע.

פשוט כוחני, אלים - - - למה זה סודי, אדוני היושב-ראש?

סליחה, תודה. נכח פה בוועדה נציגי היועצת המשפטית לממשלה. נכחו פה בוועדה לאורך כל הדיונים. קיבלו את זמן הדיבור של - - - למה פורום קהלת דיבר היום - - - דיברו את זמן הדיבור שהם - - - דקה.

פשוט לא אמרת לו - - - (קריאות) הם הקריאו - - - אני אגיד

אתה פוחד מלוין. חבר'ה תתנו לו לגמור - - - עם כל הכבוד, עם כל

אני סבור שזמן הדיבור גם לייעוץ המשפטי לממשלה - - - גם לך יש את עילת

ניתן והרבה מעבר ולפנים משורת הדין.

איך אתה יכול לסתום לו את הפה? בבקשה, עורך הדין ד"ר גיל לימון. (קריאות) אתה צריך לתת

בדיוני הוועדה בימים האחרונים שמענו דברים מאוד חשובים, שמלמדים על המורכבות של הנושא של ביטול עילת הסבירות. גם אלו שמבכרים את המקרים שבהם בית המשפט עשה שימוש רחב יותר בעילת הסבירות, כמו פרופ' יואב דותן שדיבר פה היום, סבורים שההצעה הזאת היא בגדר לשפוך את התינוק עם

אבל תקשיבו לו, תקשיבו לו.

תקשיבו לו. שאלה טובה. מישהו מזמין אותו באופן קבוע לכאן, כדי להסית מדינה - - - הוא גם בא, גם לצלם כמו איזה פפראצי. ניסים ואטורי הזמין אותו. איפה הסדרנים? חברים, לא להפריע. אנחנו

תודה אדוני, אמשיך.

הדברים שעלו בדיוני הוועדה בימים האחרונים, אני מבקש להרחיב מעט על הפגיעה בשלטון החוק שגלומה בהצעה, כי זו מבחינתנו השאלה המרכזית שעומדת על הפרק וההצעה לא נותנת לה מענה. מדינה דמוקרטית,

אתה יכול לתת דוגמה? בהתייחס למה שנאמר פה מוקדם יותר היום, אין חלילה איזושהי טענה שהשרים רוצים לפעול בצורה לא סבירה,

אני עובד הרבה שנים עם הרבה שרים, כולל אנשים שהיו שרים ויושבים פה,

ביטול עילת הסבירות יפגע גם ביכולת של יועצים משפטיים לשמור על שלטון החוק וגם ביכולת של בתי המשפט. או לא יהיה להם כלי וחוקיות ומידתיות? חבר הכנסת בוארון, אנחנו לא מפריעים.

היא ביטול ערובה חשובה שמבטיחה שהשלטון יפעל בהגינות בהיעדר שרירות כלפי הפרט. ההצעה תגרום לפגיעה קשה במגוון רחב מאוד של מישורים בעבודת הממשלה. אנחנו לא רואים את זה

ואנחנו נראה את זה, וזה יהיה מאוד מאוד מהיר - - כשזה יקרה. - - על כל הגופים וכל היחידות של הממשלה.

אחרי ההצבעה. ללא - - - למה הוצאתם הודעה שלא השתתפתי? ללא קשר, ללא קשר - - - למה הוועדה הוציאה הודעה שלא השתתפתי בהצבעה? חברת הכנסת קארין אלהרר, אני קורא אותך לסדר. אבל זה לא נכון. חברת הכנסת קארין אלהרר, אני קורא אותך לסדר. אפשר לשאול שאלה כבר? אני התנגדתי.

אתה רוצה לשאול שאלה את היועץ המשפטי? אני רוצה לשאול אותך קודם.

אני שעה מנסה לשאול אותך שאלה. על מה - - - די. יש פה שקט, ואני אתן לך. איל, תסתכל

תודה.

יושבים פה אנשים שאתה הבאת אותם כסטטיסטים בשביל לא לעשות כלום. אני לא מבין מה אתה מנסה לעשות פה? שמחה,

לא תבטל את היועצת המשפטית, לא יעזור לך,

על מה?

על זה שאני אומר לך: ההצבעה לא תקנית - - - על זה שאתה לא מעביר את רשות הדיבור למישהו אחר.

אותך לסדר פעם שלישית.

אתה לא נותן ליועץ המשפטי לדבר - - - חבר הכנסת. תוציאו אותו

השאלה הראשונה הייתה התייחסות אל מול הנחיית היועץ המשפטי לממשלה בעקבות דוח מבקר המדינה לגבי מינויים פוליטיים שניתנה בזמנו, בשנת 2004 כמדומני או 2005,

שאלה ראשונה. שאלה שניה, לגבי היחס

וגם קרויזר, גם קלנר ואולי כמה שעוד שכחתי. עמית הלוי. זה רק במהלך - - - מאחר והדיון הזה כזה חשוב,

- - נפתחה הדלת ונכנסו כולם. והדיונים פה התמשכו בזמן ארוך וגם בימים האחרונים דיברו, דיברו עוד.

שאלות? שאלה, תודה.

דבי, אחרת לא יישאר לו הרבה

זאת אומרת שלפי הנוסח המוצע, כרגע, מה שהצבענו בקריאה ראשונה ומה שכנראה הולך להיות בהמשך, גם אפשר למנות את מי שרוצים וגם אפשר לפטר את שומרי הסף כרגע שמכהנים בתפקידם, להפוך את המינויים האלה למינויים

- - - את מדינת ישראל לנזק בלתי הפיך.

אני מקווה שאתה מרגיש את האחריות על הכתפיים שלך.

מיותר הצילום הזה.

וגם כחלק מזה, גם לעסוק בעילת הסבירות שיש בפסיקה בשנים האחרונות, יש מגמות שהם חשובות בעניינו ואפשר גם לעגן אותם בחוק שמבטא את

אבל ניתן להם המשקל הנכון. ולכן במובן הזה - - - המשקל הנכון בעיני מי?

אסביר. תודה. לא גיל, אתה לא. צר לי, תודה. (קריאות) שאלתי שאלה ולא קיבלתי תשובה.

רגע, שאלתי שאלה ולא קיבלתי תשובה.

אבל הם לא ענו לי, בכוונה.

יוליה - - - כמה תתפלא עוד, כמה? מה יש - - - אני מעדכן למען הסר ספק, קיבלנו אישור מהיושב-ראש להאריך את הישיבה ולכן גם אין

אם את רוצה לנמק את הרוויזיה שלך,

לאור הקרקס שאנחנו ראינו פה, ולאור חוות הדעת המשפטיות של מומחי משפט וגם מהייעוץ

תנו לכהניסטים. לא הבנתי, אין חברי ועדה קבועים?

ארז מלול?

הוא לא קרא את חנוך.

יצחק פינדרוס?

קארין אלהרר?

בעד. יואב סגלוביץ'? אתם צריכים להתבייש בעצמכם.

הרשימה שלך היא לפי קואליציה

(קריאות) - - - אני מעביר לו,

אני מבקש את זכות הדיבור שלי להגיד תודה רבה לצוות הוועדה, לייעוץ המשפטי, לחברי

אני רוצה להעביר - - היה מקרים, אנחנו ממש מודיעים לך: כולנו אזרחי ישראל - - - סמוטריץ', זה תחבורה,

- - - חבר הכנסת קריב, אתה מפריע.

תתרכז בהודעת יושב-ראש הכנסת לפני שאתה צועק.

רק נחת,

היינו מוצאים אצלך, אז ניחא. אבל כנראה גם חכמה לא מספיק מוצאים. לכן אמרתי: דברי חכמים בנחת נשמעים. אתמול היה דיון בוועדת כספים. קואליציה-אופוזיציה,

חשוב - - - מה זה - - - מה השטויות האלה? דנו גם בסוגיות המורכבות של תחום הבנקאות. את מוזמנת לבוא גם לכל הדיונים האלה. אני בכל זאת ביקשתי לבוא לכאן היום, קודם כל כדי לומר תודה לך אדוני יושב הראש. אתה נמצא בעין הסערה. אתה מוביל עכשיו תיקון מאוד מאוד חשוב במערכת המשפט הישראלית, לדמוקרטיה הישראלית, תיקון שבסופו של דבר יביא לחיזוק המוסדות הדמוקרטיים. תיקון שבסופו של דבר יביא - - (קריאות) - - לחיזוק. דברי חכמים בנחת נשמעים. - - - כל יום את הכלכלה שלנו. לא הבאת קרטון חלב היום, ולדי?

למה לא הבאת קרטון חלב? איזה פרובוקציה תורנית. אני חושב שמחה, ואני אומר את זה באמת. זה צעד ראשון, עכשיו קריאה ראשונה של צעד ראשון, ויבואו בעקבותיו צעדים נוספים, באחריות, בשיקול דעת. בשיח עם כל מי שרוצה להיות שותף בשיח הזה. ופה אני רוצה לומר תודה גדולה - - - זה יהיה בלתי סביר באופן קיצוני שאזרחי ישראל ירשו לפוליטיקאים לקבל החלטות שהם בלתי סבירות באופן קיצוני ללא בקרה של הרשות השופטת. מה זה הדבר הזה? תנו להם קצת. זה תמונות לטלוויזיה או לפייסבוק. הפעם הם לא קופצים על שולחנות, זה התקדמות. אני רוצה להודות לצוות של הייעוץ המשפטי של הוועדה ובכלל של הכנסת. אני יודע שזאת מלאכה מאתגרת ומורכבת. ואני גם יודע משמחה שאתם לא עושים לו הנחות, לא בעמקות הדיונים וברצינותם ובהתמשכותם. אני רוצה להודות כמובן לכל הנהלת הוועדה ולצוות המקצועי של הוועדה. אני רוצה להודות לחברי הכנסת מהקואליציה שנמצאים כאן ונותנים מאבק לא קל,

משתדלים לשמור על ענייניות ועל נחת. וכמו שאמרנו, דברי חכמים בנחת נשמעים. אני רוצה גם להודות גם לאנשי הייעוץ המשפטי לממשלה. אני חלוק עליהם 180 מעלות ביחס לסוגיות האלה כידוע, אבל משתדלים לנהל את השיח הזה, לפחות כשהוא בחדר הזה, אז שוב, בדרך הזו של דברי חכמים בנחת נשמעים. אני רוצה לומר רק באמת נקודה אחת חשובה. המאבק שאנחנו רואים היום מצידה של האופוזיציה ושל גורמי שוליים קיצוניים מקרב המחאה האזרחית. יש הרבה אזרחים שמותר להם למחות וחושבים אחרת מאיתנו וזה לגיטימי לחלוטין. אבל אותם גורמי קצה שוליים שמוכנים לשרוף כאן את הכול, את הביטחון, את הלכידות החברתית, את הצבא, את הכלכלה, הוא לא מאבק על הדמוקרטיה. צריך לומר את זה בצורה חד משמעית. מכיוון שמה שקורה היום בשלטון החוק במדינת ישראל הוא הדבר הרחוק ביותר מדמוקרטיה ליברלית מתוקנת, ובעיקר שוויונית. מכיוון שכשאנו נמצאים בסיטואציה שבה לשמאל מותר לחסום כבישים ולהדליק מדורות באיילון ולשבש את נתב"ג ולימין אסור, וכשהימין עושה את זה, גיל,

לא נוח לכם לשמוע,

אז מפרקים לו את הצורה במכות ומגישים נגדו כתבי אישום ושמים אותו בכלא. וכשלשמאל מותר לקרוא למרי אזרחי ולסרבנות עם אפס אכיפה, אין במדינת ישראל היום משטרה, אין במדינת ישראל היום פרקליטות, אין במדינת ישראל היום יועצת משפטית לממשלה,

כשלשמאל מותר לחסום כבישים ולימין אסור, כשלשמאל מותר לקרוא לסרבנות ולמרי אזרחי ולשמאל אסור, אני מזכיר את משה פייגלין שישב על זה בכלא. כשלשמאל מותר, כן, מותר לרסס גרפיטי ושפי פז כבר שלוש שנים מנהלים מולה הליך משפטי הזוי לחלוטין על ריסוס על איזה פחון בתל אביב, השחתת פני מקרקעין. אכיפה בררנית היא רשע. וזה מה שקורה במדינת ישראל בלא מעט השנים האחרונות. והקבוצה הפריווילגית הזו מבקשת להגן על הפריווילגיות של עצמה. היא לא רוצה לקדם שום דמוקרטיה, מכיוון שכל אדם הגון, ושוב להתווכח לגופו של עניין על יצירת האיזונים הנכונים בשלושת רשויות השלטון במדינת ישראל,

מערכת משפטית, זה לגיטימי לחלוטין. אנחנו סבורים שהאיזון הזה הופר, מבקשים להחזיר אותו. לא מבקשים להשתלט, לא מבקשים שלא תהיה מערכת משפט, חס וחלילה. לא מבקשים ממשלה כל יכולה, בשום פנים ואופן לא. כן מבקשים לייצר מערכת איזונים אחרת שמחזירה סמכות ואחריות, שמאפשרת לממשלה לקדם מדיניות. שמחזירה את הסדר הישן והטוב של דמוקרטיה מתוקנת, ליברלית, פתוחה עם זכויות, עם חרויות, עם הגנה על קניין, על חיים. אלה דברים שלא קיימים היום במדינת ישראל. ואתה זה אנחנו מקדמים. אנחנו מקדמים את חיזוקה של הדמוקרטיה. את חיזוקן של הזכויות והחרויות ואת חיזוקו של ערך השוויון - - - - - אין גבול

- - שמופר כאן, פעם אחר פעם אחר פעם.

אני פה, אתה לא הוצאת אותי.

אבל אני מבקש שלא להפריע. למי? אם היה פה דיקטטורה להפריע אז לא הייתי מפריעה - - - יוליה, אבל את היית יושבת-ראש ועדה בקדנציה הקודמת - - - - - - משקר. פוגע בכלכלת ישראל, פוגע בהייטק - - - יוליה, יוליה. אל תכריחי אותי. יוליה אני אקרא אותך לסדר.

את היית יושבת-ראש ועדה, את יודעת איך זה לנהל ועדה. איך זה לנהל שיח מכובד, ענייני, גם כאשר מתווכחים.

הי, מה זה המילה הזאת. שמחה, שמעת את האמירה שלה? לא שמעתי כלום. היא אמרה אמירה שלא ראויה להישמע בכנסת. אתה צריך למחות. אתה לא יכול לשמוע אמירה כזאת ולהבליג. אני מצטער, הייתי עסוק פה עם הסדרנים והבלגן. מעבר למחות. אני אפילו לא יודע, ובוא לא נחזור על זה. נעבור על הסרטונים אחר כך. הקואליציה הזו מחויבת לשמור על הדמוקרטיה ועל עצמאות המוסדות כולם במדינת ישראל ועל הזכויות ועל החרויות. וכפי שהיושב-ראש, ואני צופה בזה מעת לעת, שוב ושוב ושוב מצטט שורה ארוכה מאוד של מלומדים, שופטים ופוליטיקאים שמדברים על הפרת האיזון, רגע לפני שהם היו בפוזיציה. שמעתי הבוקר, ובזה אני מסיים, את היועץ המשפטי לשעבר לממשלה, שמהלך אימים: הממשלה תמנה תובע כללי מטעמה שילבין את חטאיה. מנדלבליט היה יד ימינו של נתניהו כמזכיר הממשלה ומונה ליועץ משפטי לממשלה על ידי ראש הממשלה איש אמונו, זה היה בסדר? הרי החמאה נוזלת לו מהראש בכמויות שהוא יכול לטבוע. עורך הדין גיל לימון המכובד מאוד, היה עוזר של היועץ המשפטי, מונה למשנה. על ידו כמובן. היועצת המשפטית הנוכחית מונתה על ידי גדעון סער בממשלה הקודמת, מינוי ממשלתי אישי על סטרואידים בניגוד כידוע לחוות דעתו של יושב-ראש ועדת המינויים, כבוד הנשיא בדימוס, אשר גרוניס. אז זה בסדר גמור. יש ממשלה שמותר לה למנות, כי היא ממשלה נכונה של אנשים נכונים עם מינויים נכונים. ויש ממשלה שאסור לה, ואם חס וחלילה היא תמנה, זה קטסטרופה. יש גבול כמה אפשר לזלזל באינטליגנציה של הציבור. הציבור לא מטומטם והוא רואה בדיוק את חוסר השוויון הזה. וכפי שאמרתי: אכיפה בררנית היא רשע. ולזה אנחנו באים לשים סוף. תודה לך היושב-ראש, תודה לכם אנשי הצוות שמסייעים ובסוף עוזרים לטייב את הדברים. כולנו רוצים שיצא הדבר המתוקן ביותר תחת ידנו. תודה לחברי הכנסת של הקואליציה. אני מעריץ אתכם שאתם נחושים.

תודה גם על אנשי המשמר שאתם נחושים, באמת, במקצועיות ובהתמדה ובנחישות. זה הצעד הראשון, יבואו בעקבותיו בעזרת ה' עוד רבים וטובים. אבל הכול הולך אחר הראש, לכן היה חשוב לי לבוא. תודה רבה.

וכמובן תודה לסדרנים ולאנשי המשמר. מעבר לכל התודות. אנחנו מסיימים. ישיבה זו נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 16:10.